אני פותח את הישיבה בנושא, המשך דיון, בפרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

זה הכל. העיריות לא יגידו להם 100 מיליון שקל.

אז אולי נתחיל בדברים שאנחנו מבקשים להוסיף על

מתוך חמישה חברים, שני נציגי ציבור.

אחוז נציגי הציבור בחשמל ובגז הרבה יותר גבוה. במים זה 2 מתוך 7. רגע, תנו לו רגע לסיים. ובגז ובחשמל זה 2 מתוך 5. אז רק נדייק את העובדות. אנחנו מסכימים שלמועצת הגז יש מומחיות בבטיחות, בתעריפים, בנושאים צרכניים המקום של הצרכנות זה הוועדה הזו. אפשר להתייחס? למה נראה לך שאנחנו יותר מומחים מהמומחים? בצרכנות? בצרכנות אתה מבין. אני ראיתי בשבוע האחרון. אנחנו יותר מומחים לעניין, הכללים האלה שנקבעים במועצה,

לעניין צרכנות?

רגע, רגע. בואו נדייק. יש פה איזה כמה ערבובים. בואו נעשה פה סדר. קודם כל, אני רוצה להביע את מורת רוחי מהעניין שלא יכול להיות שאנחנו מדברים איתכם, זו כבר הצעת חוק שנייה על אותו נושא שעלה, וזה עולה אחרי שלוש ישיבות, כשאנחנו מדברים איתכם ברמה של 24/7 ואתם מכניסים את זה שנייה לפני הישיבה. זה בעיני, לא לעניין. אבל בואו ניכנס לגופו של נושא. הדוגמא שהבאתם היא לא רלוונטית. כי הדוגמא שהבאתם היא בדיוק דוגמא של הגפ"מ, זה נושא שהשר יקבע. ולכן, זה מה שנקרא, באותם העולמות, כמו של תקנות.

אנחנו מדברים על משהו אחרת אנחנו מדברים בעולמות של התשתית. אם זה במועצת החשמל, אם זה במועצת המים, ואם זה מועצת הגז, אלה מועצות שהן מועצות מקצועיות שמתמחות בתחומים, ושרוב אמות המידה שלהן, חלות בהן אלמנטים צרכניים, אבל רוב האלמנט הוא לא רק צרכני. הוא גם ביחסים בין המשווק לבין בעל רישיון. אלה דברים שדורשים מומחיות ומקצועיות.

שנייה, תן לי. והכי חשוב, הם דורשים גם את היכולת להגיב בזמן אמת לאירועים שמתרחשים. ולכן, זה לא קיים לא בחשמל, לא במים ולא בגז. כמו שאמר מנהל רשות הגז, דווקא במועצה שלנו, בהבדל ממוצע האחרת, אצלנו, שניים מתוך חמישה חברי מועצה, הם נציגי ציבור. ולכן, הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא מתאים. ואני שוב אומר, זה לא לעניין להעלות את זה בשנייה אחרונה, כשאנחנו לא מצליחים אפילו להתמודד - - - מה החשש?

זה יעשה את ההחלטות יותר מהירות, לפי דעתך?

לטובת הצרכנים. עכשיו, עוד דבר שצריך לדעת. רגע, רגע.

אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד. רגע, רבותי, רגע, עזוב רגע. קודם כל, אנחנו בחוק הכנסנו שהם צריכים לקבוע את אמות המידה שהן לגבי נושאים. זה מה שאנחנו יכולים בחוק. לבוא ולהגיד שכל דבר שהם יעשו מעכשיו והלאה, כולל תיקונים, כל דבר יבוא לאישורנו, זה, אנחנו יכולים לקבוע כללים באופן כללי. זה מה שנתנו להם אפשרות. אם אתם חושבים בעתיד שמשהו לא בסדר, אז יש תהליך של זה. אבל, אנחנו לא ניכנס במקומם. זה כמו רשות המים. הם קובעים כללים, אז מה? נראה לך שכל כלל בא לאישור וועדת הכלכלה? שם זה רשות עצמאית.

פה זה אגף במשרד האנרגיה.

ממש לא. למה אתם לא מדייקים בעובדות?

אני לא מקבל את זה. אני חושב שצריך לסמוך עליהם בעניין הזה. ואנחנו קבענו בחוק, נכון, באופן כללי את האפשרות לעשות כללים ובאיזה נושאים.

שאם יש בעיה, תמיד וועדת הכלכלה יכולה לדון בזה, לאור פניות של גופים, ואני מאמין שהרשות שתיקח את זה בחשבון שאנחנו נבוא ונאמר. אז לכן, אני לא חושב שזה המקום לשנות את זה. קבענו כללים, עכשיו אתם רוצים שאנחנו גם נהיה בעלי הבית שלהם בעניין הזה? אלה כללים באופן כללי. הם צריכים ליישם את זה, לא אנחנו. אבל, אנחנו פה כביקורת על הממשלה. יש לנו זכות לבקר אותם ולדון בכל דבר שאנחנו רוצים, כולל בכללים האלה אם אתם תרגישו שנקבעו שם, אין איזון נכון שם. אז אנחנו פה.

אני לא חושב שהם יגידו לנו לא, אם אנחנו נהיה צודקים ואתם תהיו צודקים. הם קשובים לעניין. זה מה שאתה עושה לגפ"מ, בכל מקרה. אגב, זו גם הייתה יוזמה של הרשות, של המשרד, להביא את הכללים האלה. זה אפילו לא בא מהשטח, מתוך אותו אינטרס בהגנה על הצרכן. אולי כדי שהם יהיו, אנחנו לא נכניס בחוק שאנחנו צריכים לאשר, אבל את הכללים הראשונים תביאו לדיון לפחות, לפני שאתם מאשרים באופן סופי, כדי שאנחנו נעיר לכם הערות. אבל, אתם קובעים. את הפעם הראשונה, מה שנקרא.

לא, אבל זו גם בעיה. כי זה דבר - - - שנייה, צחי, צחי. קודם כל, לגבי הרכב הוועדה, חשוב להגיד, יש חמישה אנשים בוועדה - נציג שר האוצר, נציג שר האנרגיה שני נציגי ציבור, וראש הרשות. זו וועדה יחסית מאוד מאזנת. כל ההחלטות שלה מתפרסמות. מה זה נציגי ציבור? מי בוחר את נציגי הציבור? שר האוצר ושר האנרגיה. באישור הממשלה. כמו כל מועצה, באישור הממשלה. גם הנציגים מטעמם של - - - בסדר. אני לא רואה בעיה. האמת שאני לא רואה בעיה.

מה הבעיה שלכם שאת הכללים, עוד לא נקבעו כללים,

שנייה. הכל מתפרסם בשימוע.

מפרסמים טיוטה, מפרסים שימוע, מקבלים הערות ציבור. בדרך כלל התאחדות התעשיינים עונה. מקבלים הערות של עורכי דין שבדרך כלל מייצגים את החברות האלה, ארגוני סביבה והכל. מקבלים את ההערות, אחרי זה יש עוד דיון, ורק אז מתקבלת החלטה. זה הליך יחסית זה.

מתפרסמים פרוטוקולים, מתפרם השימוע ומתפרסמות ההחלטות. יחסית שקוף. לגבי ההחלטות שמתקבלות שם חלק מההחלטות נוגעות לצרכנות, חלק נוגעות לחברות החלוקה, וחלק נוגעות גם, לצורך העניין, לדברים אחרים. לא, אני לא רוצה להתעסק בזה. אני אומר לכם את האמת. תשתית של גז עכשיו, לקבל - - - אבל, מה הבעיה? אני חושב שזה יעכב מאוד קבלת החלטות. גם ככה אנחנו, בממשלה, לוקח זמן. הדברים לוקחים זמן. הם יודעים את זה. כל מי שיושב פה יודע שדברים לוקחים זמן. שימוע, והערות, וזה. לבוא עכשיו לוועדה, זה עוד הליך. יש פגרה, אין פגרה. יושב הראש, דיברנו על משרד הכלכלה - - - חכה, חכה. תגידי את זה לפרוטוקול. אני רק אתייחס שבאמת דיברנו על המים והחשמל לפני כן, אז במים והחשמל מדובר באמות מידה שהן לא אמות מידה, כמובן, בכלל אמות מידה לא נהוג שהן יהיו באישור וועדה. באמת גם ציינתי שבחוק בגפ"מ, שם זה מנגנון אחר לא מדובר באמות מידה, מדובר בתקנות שנקבעות על ידי השר בהתייעצות, ובאישור וועדה.

אמנם חוק שהוא כן דומה והוא חוק חדש, ומצד שני, לא מדובר פה באותו מנגנון מכיוון שזה תקנות ולא אמות מידה. טוב, בסדר. אז בדיווח השנתי, תביאו לנו את זה.

אנחנו נגיד מה הסטטוס. בסדר. יש דבר אחד ששכחנו להתייחס אליו. זה עלה בנושא של בתי החולים וכו'. בנושא של מכון התקנים. שהתקנים האלה, וכל ההערות האלה גורמות לעיכובים מאוד רציניים. מה קורה עם זה? שכחתי להתייחס לזה. נגיד מה שהצעת ונתייחס. הצעת שנעשה דיון על חסמים נוספים, לרבות מכון התקנים, אבל אנחנו יכולים להתייחס עכשיו. אם אפשר, אני אתייחס. מהנדס ראשי, רשות אג"ת, חיים מלמד. כמעט כל התקנים, כל התקנים מבוססים על תקנים בין-לאומיים. הם עברו תהליך אימוץ. כי ברור שלפעמים תקן בין-לאומי מפנה לגופים שלא קיימים במדינת ישראל, והתאמות, למשל, לדרישות חשמל, אם אני לוקח תקן אמריקאי, אז המתח שונה מ-10 וולט וכן האלה וכן האלה. דברים כאלה ודרישות אחרות. אז התקנים עברו התאמה. כאשר בלב התקנים זה אותם התקנים הבין-לאומיים. זה מה שיש לי להגיד.

כמובן - - - אבל,

אני זוכר שהעלו את העניין הזה. תמיד יש משהו. התקנים בסך הכל - - - לא, לא, לא. אמרו ממש שזה עושה. מי העלה את זה? אתם העליתם את זה? כן, אנחנו. או בתי החולים העלו את זה. אני כבר לא זוכר. אם יש במכון התקנים תהליך סדור מאוד, שפונים למכון התקנים ועושים גיליון תיקון, ככה זה נקרא. הוועדות עובדות באופן קבוע. לא, לא, עזוב. זה לא משהו כללי. ספציפית זה יוצר בעיה. ספציפית, דווקא ספציפית, זה גיליון - - - לא, לא. אני רוצה, דוד שמש ממשרד הבריאות. רגע, רגע, אבל רק

גם הממשלה, משרד הבריאות, אנחנו לא פותחים פה דברים שלא עברו וועדת - - - לא,

עזוב רגע. זה רק לציין. זה אני פותח. לא, הכל בסדר, אני רק אומר. בזמנו, בדיון הראשון זה עלה. לא, לא, הכל טוב. אני רק אומר - - - ביקשת לעשות דיון על זה. גם בדיון על יוקר המחייה ביקשת לאחד דיון. ורצית להביא את מכון התקנים. אני רוצה רגע לראות אם פספסנו את זה במסגרת החוק,

מה הייתה הטענה שלך? בנושא הזה, מכיוון שמדובר על מוסדות רפואה ייחודיים מאוד.

את חוק החשמל, חוק החשמל הוא טוב לכלל האוכלוסייה. הוא לא טוב לבתי חולים. בשביל זה גם כן הכנסנו את תקנות החשמל לדברים הרפואיים. שזה ספציפי. אותו דבר גם בנושא הזה של המערכות, אם אנחנו מדברים על תקנים בין-לאומיים, לא כולם רלוונטיים. זאת אומרת, ספציפיים לבתי חולים. ולכן אנחנו צריכים ליישר את הקו, במיוחד למוסדות רפואיים. למשל, נושא של גזים רפואיים. למשל, נושא הזה של תקנות החשמל, קבוצת שימוש אחת. אתה הנציג של משרד הבריאות, נכון? אדוני, אני יכול לענות? חיים, תן לי שנייה. שוב, זה העניין, זה לא קשור. רגע, אני רוצה לטייב את האירוע. זה לא קשור לנושא שלפנינו ברמה של התוכניות. זה לגיטימי לפתוח את זה בדיון המסודר של כל החסמים. זה לא קשור לנושא הזה שלפנינו. אין לזה שום קשר. גם חברות החלוקה יגידו. אין לזה שום קשר למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. עכשיו, אין ספק שיש המון דברים שצריך לפתור בגז. לא, לא.

לא המון. יש עוד דברים. סליחה, אני חוזר בי, יש עוד דברים שצריך לפתור בגז. ואני מקווה שלא ירחק היום, אנחנו נבוא לוועדה עם עוד תיקוני חקיקה שאנחנו רוצים לעשות, שלא אגב ההסדרים. יש לנו הרבה חקיקה בצנרת, יש הרבה דברים שצריך לסדר. אבל, זה לא קשור לנושא הזה. נכון, זה לא קשור לפה.

תקיים דיון,

שנייה, רגע. מכון התקנים בזום?

זה יותר, אנחנו נקיים הדרכה. כי יש הרבה גופים שעדיין לא רגילים לעבוד עם גז טבעי. שעדיין לא רגילים לעבוד עם גז טבעי, ולא יודעים להבין מה כתוב בתקן. כי התקן אימץ דברים נכונים מהניסיון הבין-לאומי. העניין, הדרכה, אנחנו נעשה את זה כמו שאתה הצעת. בשמחה. כן, מה מכון התקנים רוצה לומר? שלום, אני מיכל פילוסוף ממכון התקנים. קודם כל, אני רוצה להתייחס לשני דברים. דבר ראשון, מכון התקנים כמכון התקנים, אין לו צד ועניין בתכנים המקצועיים של התקן. כל מה שנכתב זה בוועדות תקינה ציבוריות, שבאים ויושבים כל הגורמים הרלוונטיים במשק שרלוונטי לתקן, והם אלה שקובעים את התוכן המקצועי שכתוב בתקן. גם כשיש מחלוקות בין חברי הוועדה, יש הצבעות, וכל ההחלטות מתקבלות בקונצנזוס. כלומר, מכון התקנים עצמו, אין לו שום, מבחינת כתיבת התקן, מבחינת הליך כתיבת התקן, אין לו צד, ואין לו עניין להשפיע על התוכן הזה.

אנחנו רק נותנים את התשתית מבחינת כתיבת התקן, מבחינת השפה של התקן, ולא מבחינת התכנים המקצועיים. זה אחד. שתיים, בדיון הקודם - - - לא, אבל רגע. התקן הקיים, עזבי עכשיו שאתם, הוא בעייתי מבחינת בתי החולים או לא? התקן עצמו מאמץ, כמו שחיים מלמד הסביר קודם, הוא מאמץ תקינה מקובלת בכל העולם. התקן של מפעלי, של ה-6464 שחל על מפעלים ומתקני תעשייה, הוא מאמץ שני מסלולים מסלול אירופי ומסלול אמריקני. ככה שמבחינת ציוד, גם ציוד שמיובא מאירופה יכול להיבדק, גם ציוד שמיובא מארצות הברית יכול להיבדק. זאת אומרת, התקן לא אמור להוות חסם. כל הדרישות הן דרישות שנכתבו לפי רוח הדברים של התקנים המקובלים בעולם. אם היו דרישות נוספות, הן דרישות שהן, מבחינת בטיחות, דרישות שהן גם כן היו בוועדות. משרד האנרגיה ישב בוועדות, רשות הגז הטבעי ישבו בוועדות, ישבו נציגים של התעשייה, ישבו נציגים של מעבדות - - - טוב, זה לא תשובה, לצערי הרב. אבל, מה שאני מציע, הרי לא נכניס את זה לחוק. מה שאני מציע, קודם כל, אני קיבלתי הסכמה מהוועדה השנייה, להעביר את החוק הזה של הרישיון אלינו, אז זה יעבור אלינו ואז אנחנו, במועד שנדון בזה, אני מבקש שתיכנסו לעניין של בתי החולים עם מכון התקנים. ובדיון שנעשה, אני מקווה שכבר תהיה לנו תשובה. כי לא יכול להיות שיהיו בעיות בהתחברות לבתי החולים.

רק בחצי סוגריים על הדבר. בתי חולים משתמשים בכמה סוגי גז. לדוגמא, זה נקרא מערכת דואלית,

יש להם את הסולר או את הגפ"מ. יחד להביא את הגז הטבעי, יחד עם הסולר - - - בסדר. אבל מכון התקנים מודע לכל הדברים האלה? הוא מודע אבל הוא לא נותן לזה פתרון. יש דברים, עניין של בטיחות שהיא הדגישה את זה. וזה לא הולך ביחד. ולכן, לזה צריך לתת את הדעת. אני שוב אומר, היה טוב אם היינו מדברים לפני, ולא דקה לפני הדיון. בסדר, זה לא משנה. אתם מתייחסים כאילו זהו. לא, לא, אבל היינו יכולים לבוא יותר ערוכים. לא, לדבר לפני או לדבר אחרי. יש בעיה,

אחד הצרכנים הגדולים מאוד, לגז, גם מבחינת איכות הסביבה וגם מבחינת בפועל, זה בתי החולים. אז תתייחסו לזה. מה משנה מה כן אמרתם או לא אמרתם.

אנחנו נקיים איתם דיון במכון התקנים לקראת הדיון הבא. זה הנושא שאתם צריכים לטפל בו יחד איתם, מול מכון התקנים.

אז אני לא אומר לכם עכשיו. אני זוכר שזה עלה, זה לא קשור לחוק, לא נתייחס לזה בחוק. אבל, לדיון הבא, כבר תבואו מוכנים עם העניין הזה.

מה אמרנו. אז לא דיברו לפני, כן דיברו לפני, מה זה משנה. מה רצית לומר? שמי משה שפיצר, מנכ"ל נגב גז טבעי. היישום של התקן שדובר עליו עכשיו, מכיוון שהוא חל על רוחב כל העירייה, אני מעיד באופן אישי מתוך ניסיון וידע, שהתהליך הוא ארוך, מסובך, ולא פשוט בכלל. וצריך לדון בתקנים האלה במועד שייקבע.

כי זה לגמרי לא פשוט. אני מבקש שתיכנסו לזה, בסדר? אין בעיה.

אף אחד לא אמר שעכשיו אנחנו רוצים לתקן את החוק. אבל, זה נושא שאנחנו צריכים לטפל בו, זה הכל. זה לא פשוט. אי אפשר גם לתקן את זה בחוק. זה דבר שצריך לשבת ולהתייחס לתקנים תוך כדי הסכמה, ולראות איך עושים את זה. אוקיי, גבירתי היועצת המשפטית, אפשר להתקדם. אז אנחנו בעצם נתחיל להקריא את הנוסח. מדובר בנוסח שעלה לאתר הוועדה לקראת הדיון. נוסח לדיון בוועדת הכלכלה ביום 04.05.2023. יש נוסח? כמובן, הוא עלה לאתר הוועדה. את מקריאה עכשיו את הכל? אנחנו נקריא כדי שבעצם בפעם הבאה - - - לא רק את התיקונים? צריך לעשות עוד הקראה של כל השינויים שהיו בכל מקרה, ואז בישיבה הבאה,

מי מקריא? אז במהלך ההקראה נוסיף את הדברים, את הנקודות הספציפיות שהתשנו מאז שהנוסח הופץ לוועדה. להקריא את הסעיף כמו שהוא פורסם, ואז אנחנו נתייחס אם יש צורך. זה הרבה עמודים. טוב.

תיקון חוק משק הגז הטבעי 17. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002‏ (2)אחרי סעיף 26 יבוא: "הגדרות לסעיפים 26א עד 26ח 26א. בסעיף זה ובסעיפים 26ב עד 26ח, "אישור בהליך מהיר" אישור שניתן לפי סעיפים 26ב עד 26ח, "בקשה" בקשה לאישור בהליך מהיר בהתאם להוראות סעיף 26ג, "הגורם המאשר" מהנדס הוועדה ואולם, (1)לעניין מיתקן גז שאינו במרחב תכנון מקומי כאמור בסעיף 12 לחוק התכנון והבנייה, מתכנן המחוז, (2)אם התקבלו הערות בעל מקרקעין כאמור בסעיף 26ד(ו) רשות הרישוי המקומית, "מגבלות" מגבלות בנייה, פיתוח ושימוש שיחולו על המקרקעין בשל הקמת מיתקן הגז, לפי צו בטיחות, "מהנדס הוועדה" מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כמשמעותו בסעיף 20 לחוק התכנון והבנייה, של הוועדה שבתחומה מוצע להקים את מיתקן הגז, "מיתקן נקודת המעבר" מונה ומיתקן להפחתת לחץ כאמור בסעיף 37(ב); "מיתקן תשתית" כל אחד מאלה, לרבות מיתקנים המשרתים אותם: (1)דרכים ומסילות ברזל לסוגיהן, (2)קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גז פחמימני מעובה, קווים שמובילים כימיקלים ודלק לסוגיהם או חומרים מסוכנים, (3)קווי תקשורת, (4)קווי מים, קווי ביוב וקווי ניקוז, "מתכנן המחוז" כמשמעותו בסעיף 8(א) לחוק התכנון והבנייה, של המחוז שבתחומו מוצע להקים את מיתקן הגז, "רשות רישוי מקומית" כמשמעותה בסעיף 30 לחוק התכנון והבנייה, "תחום הבקשה" השטח אשר בהתאם לבקשה, כולל את כל אלה: (1)השטח שבו יוקם מיתקן הגז, (2)שטח שנדרש לשם הקמת מיתקן הגז והשטח שבו יחולו מגבלות בשל הקמת מיתקן הגז, והכול בהתאם לבקשה לאישור בהליך מהיר. סמכות לאישור בהליך מהיר של מיתקן גז ברשת חלוקה 26ב. על אף הוראות סעיפים 25 עד 26, הגורם המאשר מוסמך לאשר את מיקומו של מיתקן גז שהוא חלק מרשת חלוקה, באישור בהליך מהיר, אם מתקיימים לגבי מיתקן הגז כל אלה: (1)מיתקן הגז נועד לחבר בין רשת חלוקה שניתנו לגביה האישורים הנדרשים לפי פרק זה או שהוקמה בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבנייה, לבין צרכן, (2)במיתקן הגז יוזרם גז בלחץ שלא יעלה על 7 בר (bar); (3)מיתקן הגז יוקם בשטח הצרכן או בקרקע שייעודה הוא אחד או יותר מבין אלה: (א)קרקע שייעודה דרך, (ב)קרקע שייעודה שטח ציבורי פתוח, אם מתקיים לגביה אחד מאלה: (1)מותרת בקרקע הקמת קו תשתית תת-קרקעי בהתאם לתוכנית מפורטת או תוכנית מיתאר מקומית הכוללת הוראות של תוכנית מפורטת, שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, (2)שטחו הרצוף של השטח הציבורי הפתוח עולה על 10 דונם. אפשר להעיר? רק תן לה לסיים את הסעיף. מה יש להעיר? זה בניגוד לסיכום? רק תן לה לסיים את הסעיף.

אנחנו לא עושים דיון עכשיו הכל מאפס. רק שייתן לה לסיים את הסעיף. אם יש לך משהו לגבי הניסוח. לא מאפס, אבל יש שניים-שלושה דברים. לא, לא, לא. אין דיון יותר.

נגמר. אנחנו לא פותחים את הכל עוד פעם.

ככה אנחנו לא נגמור את זה בחיים. אם יש לך משהו לגבי הנוסח, שלא תואם את מה שדובר. יש שני דברים בנוסח.

רק אם אפשר, בסוף, בסדר? כי אנחנו צריכים לסיים את הסעיף עד סופו. אנחנו צריכים לקרוא את זה. בסדר?

אמרתי לך. לא עכשיו. אנחנו צריכים לקרוא את הכל. תנו לנו רק לסיים את הסעיף. אבל לא פותחים דברים.

לא לפתוח דברים, אבל חבל שעל שני ניסוחים, השימושיות והיכולת ליישם את ההליך החשוב שעשו פה,

חבל. על מה ישבתם כמה שעות ביום זה?

אני חושב שכולם עשו מאמץ מאוד מאוד גדול. תנו לנו, רק לרצף, לסיים את הסעיף. תנו רק לסיים את הסעיף, שנייה אחת. נטע, את יכולה להקריא בבקשה מסעיף (ב), בעצם. קרקע שייעודה שטח ציבורי פתוח. שלא נפספס שום דבר.

תודה. (3)מיתקן הגז יוקם בשטח הצרכן או בקרקע שייעודה הוא אחד או יותר מבין אלה: (ב)קרקע שייעודה שטח ציבורי פתוח, אם מתקיים לגביה אחד מאלה: (1)מותרת בקרקע הקמת קו תשתית תת-קרקעי בהתאם לתוכנית מפורטת או תוכנית מיתאר מקומית הכוללת הוראות של תוכנית מפורטת, שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, (2)שטחו הרצוף של השטח הציבורי הפתוח עולה על 10 דונם. (ג)קרקע שייעודה מיתקנים הנדסיים, (ד)קרקע שייעודה שטח חקלאי. (4)מגבלות שיחולו בשל הקמת מיתקן הגז, שלא בשטח הצרכן, יחולו רק בקרקע או בשטח כאמור בפסקה (3); (5)מיתקן הגז שיוקם שלא בשטח הצרכן יהיה תת־קרקעי בלבד, למעט החלק העילי של שוחה לברז ניתוק, (6)אורכו של מיתקן הגז שיאושר לא יעלה על 10,000 מטרים. לעניין פסקה זו, "אורכו של מיתקן הגז" אורך תשתית מיתקן הגז הגדול ביותר הנמדד החל מנקודת ההתחברות לרשת החלוקה כאמור בפסקה (1), שהיא רשת חלוקה שהאישור לגביה ניתן שלא באישור בהליך מהיר, ועד מיתקן נקודת מעבר שהוא חלק ממיתקן הגז שלגביו מתבקש האישור בהליך מהיר, בתוספת מרחקי מגבלות החלות בשל המיתקנים כאמור. אני חושב שיש הסכמה בנושא של השצ"פ, שזה לא יהיה מינימום 10 דונם. עכשיו תעירו מה שאתם רוצים, רק בבקשה אל תקטעו אותנו באמצע. שלא יהיה מצב, אני רוצה שתבינו, שבסוף נשכח להקריא משהו. זה יכול להיות תקלה חמורה. שאלתי אם אפשר להעיר. אני רק מבקש, אם רוצים, רק תתנו לסיים סעיף. כי אם אנחנו נפספס פה משהו אנחנו נצטרך לחזור פה מהתחלה.

מתנצל. עכשיו תעירו מה שאתם רוצים. אז אני חושב שהייתה פה גם הסכמה על הניסוח, שהשצ"פ לא יהיה מוגבל ל-10 דונם. שצ"פ בכל גודל. יש מקומות שאתה עובר, והשצ"פ הוא פחות מ-10 דונם.

אבל מאחר שיש הוראה שאפשר גם בכל שצ"פ אם יש הוראות שמתירות בו העברת תשתית תת-קרקעית, אנחנו חושבים שזה מספק וזה נותן מענה גם לרוב השצ"פים. עד כל השצ"פים, יש בהם הוראה שאפשר להעביר בהם תשתית. ואם אין להם הוראה כזאת, אז לא טוב להעביר תשתית.

זה נותן מענה, שיש שם בעצם - - - יש היגיון ב-10 דונם? זה לא משנה.

אם כבר היה היגיון, היה היגיון להוריד את מגבלת הדונמים ולהשאיר את המגבלה שיש תוכנית שמאשרת תשתית תת-קרקעית.

זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים. לא, אבל במקרה שיש

שגודלו עולה על 10 דונם, ואין בו הוראה מאפשרת בו העברת תשתית תת-קרקעית, עדיין לפי ההליך הזה אתה תוכל. אחרת לא הייתה יכול. הוראה שמדברת על שצ"פים קטנים מ-10 דונם, סך הכל מדברת על זה שלפי תוכנית מפורטת שחלה בשטח, שייעדה את השטח הזה לשצ"פ ככל הנראה, מותרת העברת תשתית תת-קרקעית בשצ"פ. ואז אתה כיכול, גם אם זה פחות מ-10 דונם. זה, לטעמנו, נותן מענה מספק לשצ"פ. רק לחדד, כדי שלא נתבלבל. יש פה בעצם שתי אופציות.

זה אחד מאלה, אם אתה נכנס לקטע של אחד מיודעי הדרך שקבועים פה, א אין הגבלה על הדונמים. ויש עוד תופסת שגם אם זה לא נמצא פה, אז אם זה מעל 10 דונם, זה בעצם מרחיב. אם אתה רוצה שנוריד את החלק של 10 דונם, אני חושב שזה יהיה לרעתכם ולא לטובתכם, כי זה יצמצם את הייעודים.

לא, להוריד רק את זה. ואת זה אנחנו לא רוצים.

אבל, אם זה מה שאתם מבקשים, בסדר. אני חושב שזה לא כדאי.

אז אנחנו מציעים שלא לגעת. טוב, אנחנו נקבל את מינהל התכנון ואת מה שהוא אמר. אין כאן חסם מהותי שלא מאפשר להעביר בשצ"פים. מרבית השצ"פים בתוכניות מתירים העברת תשתית תת-קרקעית מתחת לשצ"פים. אם התוכנית לא רוצה להעביר, סימן שהייתה כאן איזושהי רגישות. מאחר שאנחנו בהליך מהיר, נכון יהיה להתבסס על תוכנית שחלה וקבעה את השטח לשצ"פ. אם קובעים לנכון שלא תעבור 10 דונם - - - דרור,

היא לא שמה שם תוכנית שאפשר לעשות צנרות, זה לא אומר שאי אפשר להעביר שם צנרת. לא, היא כותבת הוראה

שההוראה הגנרית בשצ"פים, שתותר העברת תשתית תת-קרקעית. העניין הוא, שאם בתוך המהלך של המקטע, אנחנו, יש גינה קטנה, שצ"פ קטן, ששם אין הוראות. והוא קטן מ-10 דונם. הוא קטן.

אנחנו צריכים עכשיו לעשות מעקב של הדבר הזה. או תוכנית עבודה, בהליך הרגיל. או תוכנית עבודה, בגלל המקטע של עשרה מטר בתוך שצ"פ. אז אם השצ"פ הוא באמת קטן, יכול מאוד להיות שבאמת התשתית התת-קרקעית היא בעייתית, ולכן גם התוכנית המפורטת לא קבעה שאפשר להעביר שם. ההוראות הגנריות שבשצ"פים מתירים העברת תשתית תת-קרקעית שאין בה - - - כן, אבל פה מבקשים אולי,

פה מבקשים במפורש שמותר הקמת תשתית, קו תשתית. יש שצ"פ עם גינות.

אין בעיה לנהל את הגינה ולשבת בגינה כשמתחת יש, כמובן, צינור. זה יכול לעשות בעיה במהלך של הצינור.

צריך לעשות מעקף אז לכן אמרנו שבשצ"פים הקטנים, בעינינו ההוראה היא הוראה נכונה. אם יש תוכנית מפורטת שמתירה שם העברת תשתית, אז מותר העברת תשתית. שצ"פים הם דבר רגיש. ברוב המקרים מותר. דווקא אם השצ"פ הוא מאוד קטן, וצריך,

לנטוע בו עצים, והוא מאוד קטן, אז אתה מייצר מגבלות. אז אם לא התירו בו העברת תשתית, מה שבדרך כלל מתירים, אז לא נכון בהליך הזה להעביר בו את התשתית. אם השצ"פ הוא שצ"פ שהוא גם ככה מאוד גדול, מעל 10 דונם, אז ימצאו את המקום הנכון. ולכן, זה כתוב ככה. אולי אפשר לתת שיקול דעת. כן, אבל רוב הגינות הן קטנות, הן לא גדולות.

שוב, אין כאן חסם. אין כאן חסם.

אז אם הרוב קטנות והרוב מותרות, אז למה להכניס את המגבלה הזאת.

אם הגינה היא קטנה, ויש תוכנית מפורטת שייעדה את השטח לשצ"פ, התוכנית המפורטת הזאת קובעת הוראות של מה מותר ומה אסור בשצ"פ. ברוב רובם של המקרים שאני מכיר, התירו העברת תשתית תת-קרקעית. רבותיי, יכול להיות זה מעכב אתכם במשהו,

אני חייב לקבל פה את ההמלצה של רשות התכנון. כן, בבקשה. לא הבנתי, אנחנו לא מתחילים את הכל מאפס. מה התפקיד שלך? אולי, כבוד יושב הראש, אולי הצעת ייעול? אני אחראית על תכנון וקרקעת במרכז השלטון האזורי, ואני יושבת פה עם השלטון המקומי. לא הייתם עד עכשיו, לא דיברתם עד עכשיו. איך הגעתם פתאום? אנחנו שותפים ביחד לאותן עמדות. את מהמועצות האזוריות?

טוב, מה את רוצה להגיד? השאלה לעניין אורכו של מתקן גז, ההגבלה היא עשרה ק"מ אורך. רגע, אולי נסיים את השצ"פים, כבוד יושב הראש. יש לי הצעה. קיבלת את ההמלצה של רשות התכנון. יש לי הצעה, אני חושב שהם יסכימו.

אולי לקבוע חלופה נוספת לגינות קטנות. גינות קטנות. פחות מחצי דונם, פחות מדונם, שלא נצטרך לעשות מעקף. הרי, זה לא חכם. אם הן כל כך קטנות, אז מה הבעיה לעשות מעקף, או בהליך הרגיל. לפעמים אי אפשר. בגלל זה יש הליך רגיל. זה לא שאוסרים עליכם. לא, בסדר, אבל הליך רגיל נמשך המון זמן. כביש מצד אחד ובית מצד שני, אז אתה לא יכול לעבור. אתה חייב לעבור בגינה.

תקטינו לדונם או משהו. לתת חלופה נוספת. טוב, בסדר. מה אתם אומרים? מה התשובה? אני חושב שיש מענה, גם השצ"פ, הגינה הקטנה או לא קטנה, זה לא כל כך שמנה. כי ברגע שיש תוכנית מפורטת, הייעוד הזה נכנס בתוכנית. זה לא שהגינה התפספסה ולא נתנו לגביה את הדעת. לא, כשאין תוכנית. לא, תמיד יש. השצ"פ הוא קרקע שיועדה בתוכנית מפורטת לשצ"פ. אם אין תוכנית מפורטת, אז אי אפשר לעשות כלום.

טוב, תתקדמו. מה רצית להגיד? השם שלי זה מילכה כרמל, מרכז השלטון האזורי. רציתי לשאול ההגבלה של האורך בהליך הזה הוא עשרה ק"מ ממתקן מעבר אחד לשני.

ברגע שאתה מגיע למתקן מעבר, האם שוב אפשר ברישוי מהיר את המקטע הבא וחוזר חלילה? הנקודה היא לא מתקן מעבר או לא. אלא הנקודה היא נמדד, בעצם, ממקום שיש לך תוכנית ושהיא לא ההליך המהיר הזה. זאת אורמת, אנחנו, וזה כתוב במפורש אם תקראו, או שאני אקריא את זה עוד פעם " לעניין פסקה זו, "אורכו של מיתקן הגז" אורך תשתית מיתקן הגז הגדול ביותר הנמדד החל מנקודת ההתחברות לרשת החלוקה כאמור בפסקה (1), שהיא רשת חלוקה שהאישור לגביה ניתן שלא באישור בהליך מהיר, ועד מיתקן נקודת מעבר שהוא חלק ממיתקן הגז שלגביו מתבקש האישור בהליך מהיר, בתוספת מרחקי מגבלות החלות בשל המיתקנים כאמור.

בעינינו זה מדויק וזה ברור, ולא ברורה לי השאלה. בסדר? קיבלה את התשובה. עכשיו, בואו נמשיך לקרוא. אנחנו ב-26ב1. תנאי מקדים להגשת בקשה 26ב1. (א)הגשת בקשה לאישור בהליך מהיר מותנית בכך שבעל רישיון חלוקה פנה לכל בעלי מיתקני התשתית בתחום הבקשה, 15 ימים לפחות לפני הגשת הבקשה, בבקשה לקבל מהם מידע בדבר מיתקני התשתית שבתחום הבקשה והתייחסות אליה (בסעיף קטן זה, הפנייה); הפנייה תישלח באופן דיגיטלי ובהתאם להוראות פרט (1) לתוספת השנייה. (ב)לא קיבל בעל רישיון החלוקה את המידע או את ההתייחסות לבקשה בתקופה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי הוא להגיש את הבקשה. בקשה לאישור בהליך מהיר 26ג. (א)בקשה לאישור בהליך מהיר תוגש בידי בעל רישיון חלוקה (בסעיפים 26ד עד 26ה,

למהנדס הוועדה, ולעניין מיתקן גז שאינו במרחב תכנון מקומי כאמור בסעיף 12 לחוק התכנון והבנייה, למתכנן המחוז, ותכלול את המידע והמסמכים המנויים בתוספת הראשונה. (ב)(1)על בקשה לאישור בהליך מהיר יחתום בעל רישיון החלוקה שמגיש את הבקשה. (2)בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), כל מסמך ממסמכי הבקשה או נספחיה יהיו חתומים בידי מי שערך אותם. הגשת הערות לבקשה 26ד. (א)בעל מיתקן תשתית ובעלי מקרקעין שבתחום הבקשה רשאים להגיש הערות לבקשה למהנדס הוועדה או למתכנן המחוז שאליו הוגשה הבקשה, לפי העניין, הערות לבקשה לפי סעיף זה יוגשו בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב); קיבלו מהנדס הוועדה או מתכנן המחוז,

הערות לבקשה, ישלח העתק מההערות למבקש. (ב)בסמוך לאחר הגשת הבקשה, יודיע המבקש לכל בעלי מיתקני התשתית ובעלי המקרקעין שבתחום הבקשה על הגשת הבקשה, הודעה לבעל מיתקן תשתית תישלח באופן דיגיטלי ובהתאם להוראות פרט (2) בתוספת השנייה, והודעה לבעל מקרקעין לפי סעיף קטן (ג) תימסר או תישלח לבעל המקרקעין בהתאם להוראות פרט (2) בתוספת השנייה. (ג)לא קיבל מהנדס הוועדה או מתכנן המחוז, שאליו הוגשה הבקשה, את הערותיו של בעל מיתקן תשתית או בעל מקרקעין לבקשה במהלך התקופה שנקבעה לכך, יראו את בעל מיתקן התשתית או בעל המקרקעין כאילו הסכים לבקשה לאישור בהליך מהיר, והמהנדס או המתכנן כאמור, יחליט בבקשה כגורם מאשר, כאמור בסעיף 26ה, הוגשו למהנדס או למתכנן כאמור הערותיו של בעל מיתקן תשתית, יחליט בבקשה כאמור בסעיף 26ה, הוגשו למהנדס או המתכנן כאמור את הערותיו של בעל מקרקעין במהלך התקופה שנקבעה לכך, יעביר את ההערות שהתקבלו לרשות הרישוי המקומית לצורך החלטתה בבקשה כגורם מאשר, כאמור בסעיף 26ה. אפשר להבין מה זה הגשת בקשה דיגיטלית? מה המשמעות? איך זה מגיע? יהודה סיסו, מנכ"ל התאגיד מעיינות העמקים,

באופן דיגיטלי, יש, קודם כל, באופן דיגיטלי יכול להיות בהרבה אופנים.

הכוונה היא שזה לא מוגש בנייר. זה יכול להיות מוגש בדואר אלקטרוני או באיזושהי מערכת מקוונת כזאת או אחרת, כשיש סעיף סמכות למנהל מינהל התכנון, לקבוע כללים לעניין האופן הדיגיטלי של הגשת הבקשה.

אם זה יהיה במייל, אם זה יהיה במערכת כזו או אחרת. מה בדיוק, איך זה יהיה. זה יפורסם באתר. כן, ההנחיות האלה יפורסמו באתר של מינהל התכנון. הן יהיו, כמובן, שקופות לציבור. אז לעניין הזה, יש לנו באמת שאלה. מילכה, מרכז השלטון האזורי. אני נוקטת בשאלה קונקרטית. יש אגודה חקלאית שבתחומה יעבור קו באורך של עשרה ק"מ. איך היא תדע בפועל שהקו עובר דרכה, ובאיזו התוויה. זה לא מספיק לשלוח במייל. הבקשה תוגש במייל.

בהתאם להוראות שמפורטות בסעיף של הגשת הבקשה 26ג, על הנספחים שלה. לא, אבל האגודה החקלאית היא לא הגורם המאשר. האגודה החקלאית היא במעמד של בעל קרקע. לא, אבל שנייה. הכל כתוב בסעיפים. אני מרגיש שמתחילים עוד פעם את הסעיפים. אתה תמיד במתח בעניין, הם רוצים לשמוע הסבר אז תן להם הסבר.

בעיקר, לדעתי, למינהל התכנון, שהוא יודע. את שואלת כבעלת קרקע?

יש בעצם חובת הודעה, לפי 26ד, לבעל קרקע. חובת הודעה לבעל קרקע היא לא הודעה דיגיטלית, היא חובת הודעה לבעל קרקע. אפשר לשלוח לו דיגיטלית אם יש את הכתובת שלו ויודעים לאן לשלוח. יש הוראות בתוספת שנייה לגבי זה. אם קראת את התוספת, את תראי שזה הכל מפורט שם בעצם. המשלוח לבעל קרקע מפורט שלא ייווצר מצב שהוא יופתע יום אחד, והוא לא ידע. הפירוט בתוספת הוא לשביעת רצונך או שיש משהו שם שמפריע לך? אני לא מכירה את הפרטים של התוספת. אז תציצי בה ותראי שיש דרך, כל העניין של ההודעה לבעל מקרקעין, הוא בעצם עבר מהחוק עצמו לתוספת והוא נמצא שם בצורה מפורטת. 26ה. החלטה בבקשה לאישור בהליך מהיר 26ה. (א)הגורם המאשר יחליט אם לאשר בקשה לאישור בהליך מהיר, לאשר אותה בתנאים בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או לדחותה, בתוך 30 ימים מתום התקופה להעברת ההערות בהתאם להוראות סעיף 26ד, הגורם המאשר ישלח עותק של ההחלטה למגיש הבקשה, לרשות הגז הטבעי ולבעל מיתקן תשתית שמסר מידע או התייחסות בהתאם להוראות סעיף 26ב1 או לבעל מיתקן תשתית או בעל מקרקעין שהגישו הערות לבקשה בהתאם להוראות סעיף 26ד, בתוך 3 ימים מיום קבלתה. (ב)הגורם המאשר לא יקבע תנאים או דרישות כלשהם בהחלטתו, ובכלל זה קבלת אישור או תיאום, הסכמה או התייעצות עם גורם כלשהו, אלא בעניינים אלה: (1) קביעת תנאים לעניין אופן ביצוע העבודה המבוקשת או לעניין החזרת השטח לקדמותו בתחום ביצוע העבודה לאחר סיום העבודה, (1)מילויים וחפירות; (2)גידור לצרכי בטיחות במהלך ביצוע העבודות, (3)שמירה על עצים וצמחים שבתחום הבקשה, (4)נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור, (5)מניעת הפרעה לציבור במהלך העבודה ובכלל (6)זה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית; (7)תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה ; (8)מניעת פגיעה במערכות תאורה,

ניקוז ומתקני הרשות המקומית, (9)השבת השטח לקדמותו בתחום ביצוע העבודה לאחר סיום העבודה, (10) דרישה לנוכחות נציג הרשות המקומית או מי מטעמה במהלך ביצוע העבודות לצורך פיקוח על התקיימות התנאים כאמור בסעיף קטן זה. (ג)החלטת הגורם המאשר כאמור בסעיף קטן (א) תונחה על פי שיקולים תכנוניים ומהתוכניות החלות לפי חוק התכנון והבנייה ובשים לב להערות בעל המקרקעין ופוטנציאל הפגיעה בתשתית אחרת שעלול לגרום לפגיעה סביבתית חמורה ביותר ובלתי הפיכה, ועל פי אלה בלבד, הגורם המאשר לא ידרוש מהמבקש מסמכים, פרטים וצרופות נוספים, מעבר למפורט בסעיפים 26ג ו־26ד. (ד)לא התקבלה החלטת הגורם המאשר בתוך 5 ימים מתום התקופה שנקבעה בסעיף קטן (א) לקבלת החלטה על ידי הגורם המאשר, יראו את הבקשה לאישור בהליך מהיר כאילו אושרה. האם זה חמישה ימי עבודה? חמישה ימים. ואם יש חג? זה חמישה ימים, עדיין. יש לו שלושים ימים ועוד חמישה ימים. לפי הסעיף. יש לנו בעצם, אנחנו מבקשים לתקן שני דברים בנוסח שהיה בפני הוועדה. אחד הוא בעצם תיקון של סעיף קטן (ב). יש לנו נוסח חלופי מוצע לסעיף קטן (ב), שבו הוטמעו מספר שינויים, לרבות השינויים שהתבקשו על ידי יושב ראש הוועדה לעניין ערבות להחזרת השטח לקדמותו, ועוד מספר דיוקים, אז אם אפשר שתקריאו אותו,

אם צריך, אפשר יהיה להסביר מה השתנה מהותית. אפשר להקריא את כל הסעיף פשוט. בסדר גמור. בעצם, במקום סעיף קטן (ב), אנחנו מבקשים שייכנס הנוסח המוצע הבא.

אז סעיף קטן (ב)(1) (1) הגורם המאשר לא ייקבע בהחלטתו תנאים אלא בעניינים הנוגעים לאופן ביצוע העבודה המבוקשת, או לעניין החזרת השטח לקדמותו, בתחום ביצוע העבודה לאחר סיום העבודה. תנאים כאמור ייקבעו באחד או יותר מנושאים אלה בלבד: (א)מילויים וחפירות ; (ב)גידור לצרכי בטיחות במהלך ביצוע העבודות, (ג)שמירה על עצים, צמחים וחי שבתחום הבקשה, (ד)בבקשה שבתומה נכלל קרקע בייעוד שטח ציבורי פתוח, מניעת פגיעה משמעותית בסביבה ; (ה)נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור, (ו)מניעת הפרעה לציבור במהלך העבודה ובכלל זה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית ; (ז)תנאים לפינוי פסולת בניין במהלך העבודה או בסיומה ; (ח)מניעת פגיעה במתקן תשתית או במתקני הרשות המקומית ; (ט)השבת השטח לקדמותו בתחום ביצוע העבודה, לאחר סיום העבודה, ובכלל זה קביעת ערבות סבירה בנסיבות העניין לצורך כך ; (י)דרישה לנוכחות נציג הרשות המקומית או מי מטעמה במהלך ביצוע העבודות, לצורך פיקוח על התקיימות התנאים כאמור בסעיף קטן זה. (2) נוסף על האמור בפסקה (1), לא ייקבע הגורם המאשר תנאי לפיו נדרש תיאום או התייעצות עם בעל מתקן תשתית שאינו הרשות המקומית או את אישורו. רק להבהיר, לגבי הרישא של הסעיף בנוסח הוצע, בעצם אנחנו רצינו לחדד שניתן לקבוע את התנאים רק בשני נושאים. האחד זה אופן ביצוע העבודות והשני זה החזרת המצב לקדמותו. כשהרשימה שהוספנו מפרטת את סוגי התנאים בעניינים האלה, שכפופה לשני הנושאים האלה. אני רק אסיים להגיד את המהות של השינויים. בפרט (ג) הוספנו גם התייחסות לחי "שמירה על עצים, צמחים וחי". הוספנו את סעיף (ד) לגבי ייעוד קרקע של שטח ציבורי פתוח, שבו יש אפשרות לקבוע תנאים גם לגבי מניעת פגיעה משמעותית בסביבה. סעיף (ח), שמדבר על מניעת פגיעה במתקן תשתית או מתקן רשות מקומית. וכמובן, כמו שאמרה טל, הנושא של הערבות. וסעיף קטן (2) שהוא בעצם קובע באופן ברור, שהגורם המאשר לא יוכל בעצם לדרוש תיאום עם גוף תשתית. גלעד שי, מנכ"ל מרימון ורותם גז טבעי. הערה אחת שלי יש, זה על הנושא של השמירה על עצים, צמחייה וחי, אם הבנו נכון את הקריאה של הנוסח. תראו, הסעיף הזה הוא מאוד מאוד חשוב. זה סעיף מאוד חשוב בתוך התהליך הזה. דיברנו ודנו עליו המון. כי פה בעצם החשש שלנו שאותה רשות מקומית תעלה דרישות, שנקרא לזה, יקשו אם לא יסנדלו, בעצם את האפשרות להקים את התשתית בשטחה. עכשיו, מה זה שמירה על עצים וצמחים? בואו תראו, גם הרשות המקומית, כשהיא מקימה צינור כיבוי אש, או מקימה תשתית, אז ברור שחלק מהשיחים יורדים. אם הייתם מדברים איתי על עצים שיש להם איזה ערך סביבתי מיוחד. חלק מהצמחייה, במקרים האלה, או שמורידים אותה, או שמעתיקים אותה, או שקצת גוזמים אותה. בכל תשתית, כולל שהרשות המקומית עובדת, היא מורידה. אין דרך להשאיר את הצמחייה, כולל כל מיני שיחים, באותו מצב. זה לא סעיף סביר. אני לא מכיר דבר כזה בסעיפים מהסוג הזה. לא, לא.

בדרך כלל, כשנותנים היתר ויש עצים, שיחים באמת לא נתקלתי אף פעם בשום בקשה להיתר, אבל נותנים הוראות לעניין העצים. מה לעשות איתם. עצים וחי בסדר. צמחים, את זה לא ראיתי.

באמת אני גם לא ראיתי לגבי שיחים. אם זה פרח מוגן, כן.

פרח מוגן זה בסדר. אבל, אין שיחים מוגנים. אני לא ראיתי. צמחים זה ניסוח לא. אני אשמח להסביר את העניין. נראה לי שיש אי הבנה,

כי ישבנו על זה אתמול וסיכמנו.

אני אחזור על ההסבר. לא מדובר כאן על שלב תכנוני, מדובר על אופן ביצוע העבודה. אנחנו, למשל, יכולים להגיד, תשימו יריעה על שיח שלא התכוונתם להוריד, אוקיי? זה לא חלק מהתוכן של העבודה, זה חלק ממהלך העבודה. העבודות עלולות לפגוע. רק לעניין החזרת המצב לקדמותו. לא אותו דבר. במהלך העבודה יש איזה פרח מוגן, אז ישימו עליו יריעה, כדי שלא יפגעו בו. אלה תנאים כדי לשמור על הצומח והחי בזמן העבודה. אין בעיה, אבל לגבי שיחים, מה הבעיה? אם יש פרח מוגן, פרחים מוגנים. פרח מוגן אין ויכוח. פרח מוגן בסדר. זה הכל. לא מדובר על המצב הסופי או על השלב הסופי בכלל, וכתוב את זה בנוסח במפורש. מקובל עלינו עצים בוגרים, פרחים מוגנים, וחי. אנחנו מבקשים שלא לשנות את הסיכומים. לא, סליחה, סליחה.

היה על זה ויכוח גדול אוד וזה לא סוכם. אל תגידו דברים שלא היו. אנחנו סובלים מחלק, לא כולם, אבל מאותם ראשי רשויות שלא רוצים גז, הם מוצאים כל דרך לא לעשות את זה.

אתה מפרש את הסעיף הזה לא נכון מבחינה משפטית. זה לא מה שאנחנו מתכוונים.

כתוב במפורש אופן ביצוע העבודה. או החזרת השטח לקדמותו.

אז הוא יגיד לגבי אופן ביצוע העבודה, אל תורידו צמחים. אז נראה לך שמה? מהנדס הרשות ייתן לכם סתם הערות? אנחנו נתקלנו בדברים שעל גבול הזויים. לא יודע, לא חושב שכל מהנדס מועצה נתן לכם דברים כאלה. יש לי שאלת הבהרה פה לדרור ולחברים. האם יש לו זכות ערר גם על קביעת התנאים?

בפירוש כן.

זכות הערר - - - לא זכות ערר, זכות להעברת

זכות העברת הבקשה היא גם לגבי קביעת תנאים. רק לחדד, לא המילה "ערר", רגע, לפרוטוקול. לא "ערר". העברת הבקשה לפי 26ו היא גם על דחייה וגם על קביעת תנאים. טוב.

מה רצית להגיד? עורך דין שגיב חנין, מייצג את פורום חברות החלוקה. יש כאן דבר שהוא בלתי אפשרי. נותנים פה סמכות למהנדס, לגורם המאשר, להתנות את ביצוע העבודות באישור של הוועדה המקומית, באישור של הרשות המקומית, באישור של העירייה. למה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? נו, ומה רצית? אתה בתוך שטח המועצה. יש לך גנים, יש לך דברים. אתה לא נמצא עכשיו בירח, תעשה מה שאתה רוצה. איזו מן דרישה זו?

מה אתה מבקש?

שהרשות המקומית לא יכולים להגיד לך כלום? אנחנו לא צריכים את זה.

כבר היום, אנחנו לא יודעים לעבוד, כששולחים אותנו לקבל אישור מהעירייה להיכנס ולעבוד.

מה רצית? מה אתה רוצה?

תגיד לי מה אתה חושב, שחברה כלכלית שעושה משהו, והיא חלק מהעירייה, היא לא מבקשת אישורים?

העירייה יכולה להתייחס לבקשה.

המהנדס יקבע את התנאים ברמה התכנונית. אמרתי, לא מתחילים דיונים מחדש.

זה לא הוסכם זה במהות.

זה שאתה הגעת לי עכשיו. לא, אנחנו דיברנו על זה. תוך כמה צריכים להגיב, העירייה? לא הולכים להתחיל את הכל מאפס. ודאי שלרשות המקומית יש מה להגיד.

אבל אנחנו, לאור מה שקרה עד עכשיו, מונעים מהם כל מיני תהליכים שהיו, כל מיני דברים שהיו. אנחנו צמצמנו את זה לדברים מיוחדים. אני חשוב שזה בסדר גמור. אי אפשר לבוא ולהגיד לרשות המקומית לא לזוז בגלל שצריך לחבר חיבור גז. אדוני, יש כאן סמכות, אם אדוני רואה את הנוסח. הסמכות של הרשויות לא צריכה להיפגע, אנחנו צמצמנו אותה לעניינים מסוימים.

תמשיכו לקרוא. אדוני יושב הראש, ברשותך. נעם ברימן, גם מחברות החלוקה. אני מבקש להבהיר משהו באופן יותר חד. המטרה של התהליך הזה, שכולם פה מקדמים, היא למצוא תהליך יעיל יותר, ושחברות החלוקה יעבירו תשתיות גם בתחומי הרשויות המקומיות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהתהליך הזה הוא לא אטרקטיבי בהשוואה לתהליכים הקיימים, ולהיתקע עם התהליכים הקיימים. אם בתהליכים הקיימים, חלק מהדרישות לא קיימות,

דברים אחרים, נושא זה שאנחנו - - - טוב. או מבחינת לוחות זמנים, אם אנחנו נתקעים באותם לוחות זמנים, יכול להיות שצריך את האישור - - - לא, אבל איך אתה יכול? תגיד לי, ברצינות אבל עכשיו. אתה מדבר ברצינות. איך אתה יכול להגיד שאתה באותם לוחות זמנים. חבר'ה, רבותיי, מספיק כבר עם זה. אני רוצה רגע - - - אז אתה רוצה שאני אבטל את החוק?

אני רוצה להגיד הערה אחת. לא, אתה מתחיל לשכנע אותי. לא צריך חוק. לא צריך חוק. אדוני יושב הראש אני רוצה הערה אחת רק רגע. אוקיי, הצעת החלטה אנחנו מבטלים את החוק.

לא צריך את החוק. בואו נוריד את זה. אם זה לא עוזר לכם, אז לא צריך. אז מספיק כבר עם זה.

אדוני, אני רוצה רק רגע להסביר. לא, אל תסביר לי.

אנחנו ישבנו אתמול יום שלם, יושבים על החוק הזה עד הלילה. בסיכום איתכם, גם השלטון המקומי התפשר. אתם רוצים לפתוח? כולם יפתחו.

אתם פשוט עושים טעות. אני רוצה לומר משפט אחרון. לא לפתוח, רגע, שנייה, רק בבקשה. לא לפתוח הסכמות. לא קשור להסכמות. זה לא קשור להסכמות. אתם עכשיו עושים הכל מהתחלה, שהחוק הזה הולך לטובתם בהרבה מאוד נושאים. ולבוא ולהגיד שמהנדס הרשות וראש הרשות והוועדה של הרשות, הם לא יהיו קיימים בשום דבר, זה לא דבר שהוא מקובל. עם כל הכבוד, אתם לא קניתם את הרשות ואתם צריכים להעביר איזשהו צינור. מספיק כבר עם העניין הזה. תמשיכו לקרוא, בבקשה. רגע, אדוני, יש לנו עוד - - - לא צריך לענות.

אבל, אני רוצה לומר - - - אז כשנגיע לערבות. הערבות עכשיו.

הגענו לערבות. אוקיי, מה אתה רוצה לגבי הערבות? ערבות סבירה בנסיבות העניין, זה פתוח מידי.

לסכם סכום.

אי אפשר לסכם כי זה תלוי בעבודה, תלוי במצב. אי אפשר מראש לסכם. גם קבלן שמגיש בקשה להיתר, מגיש ערבות. לא, לא, זה משהו אחר. זה בערבות מכרז.

לא מכרז, גם בבנייה. בדרך כלל, הוועדה המקומית, לא, לוועדה המקומית יש סמכות לקבוע ערבויות. לעשות משהו קבוע, תגדיר את זה, דוד. אי אפשר לקבוע סכום. אולי אפשר להגיד כפי שהיא דורשת מגורמים אחרים בשטחה?

רבותיי, יש לכם זכות ללכת, אם הם הביאו לכם תנאי לא סביר, יש לכם זכות - - - בסדר,

אז אנחנו ננסה להימנע. תראה, הרשות, אי אפשר לקבוע מראש.

אתם עוברים באיזו גינה, אני לא יודע, אולי בגינה הזאת יש עבודות שצריך לעשות. היא לא יכולה לבוא ולהגיד לכם, הערבות נקבעת על סמך זה שבמקום הכביש אתה תעשה לי אבנים משולבות, במקום הכביש.

מה שהיה הוא שיהיה. אתם מצלמים את הכל, יש הערכות. בסופו של עניין, ראשי ערים לא מטומטמים. הם ייתנו לכם מה שצריך. אני לא חושב שמישהו, זה לא ראש עיר גם, זה מהנדס עיר קובע את זה. זה הכל. אתם כל הזמן בלח. מאשדוד.

טוב.

ואם אנחנו לא נסיים, אנחנו נקבע לאחר כך. אז מה יצא מזה? בואו נגמור את זה. אל תעירו סתם הערות, שעכשיו אנחנו שומטים את הקרקע מעל כל העניין.

תיקון קטן לעניין סעיף קטן (ג).

בעצם אנחנו, את רוצה להסביר? כן. אוקיי,

אנחנו מציעים למחוק את המילים "ביותר" ו"בלתי הפיכה". בעצם פוטנציאל פגיעה בתשתית שעלול לגרום לפגיעה סביבתית חמורה ולהוריד את ההמשך של פגיעה סביבתית חמורה ביותר ובלתי הפיכה. בעצם, חלק מההסכמות שהגענו אליהן, ולאור העובדה שחידדנו את הנושא הסביבתי בתנאים שבסעיף קטן (ב). אז אפשר בעצם להמשיך.

דיון בבקשה ברשות הרישוי או בוועדה 26ו. (א)החליט הגורם המאשר לדחות את הבקשה או לאשר את הבקשה בתנאים, רשאי המבקש להעביר את הבקשה לאישור רשות הרישוי, ולעניין זה הרכבה לא יכלול את מהנדס הוועדה, או לאישור הוועדה, כמשמעותה בסעיף 25א(א) (להלן,

אם הגורם המאשר הוא מתכנן המחוז. (ב)המבקש יעביר את הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו החלטת הגורם המאשר, על המבקש לפרט את הנימוקים להעברת הבקשה, ולצרף אליה את כלל המסמכים שהוגשו בעניינה לגורם המאשר, ובכלל זאת המסמכים לפי סעיפים 26ג ו26ד, וכן את החלטת הגורם המאשר. (ג)העביר המבקש את הבקשה בהתאם לסעיף קטן (א), ימסור על כך הודעה לגורם המאשר באופן דיגיטלי, בצירוף הנימוקים להעברתה, והגורם המאשר יהיה רשאי להעביר את עמדתו, באופן דיגיטלי, בתוך 7 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. (ד)רשות הרישוי או הוועדה, לפי העניין, יחליטו אם לאשר את הבקשה, לאשרה בתנאים כאמור בסעיף 26ה, או לדחותה בתוך 30 ימים מיום שהועברה עמדת הגורם המאשר כאמור בסעיף קטן (ג), או בתוך 30 ימים מיום שחלף המועד להעברת עמדתו כאמור, לפי המוקדם, רשות הרישוי או הוועדה,

יישלחו את ההחלטה למבקש, לגורם המאשר, לרשות הגז הטבעי ולוועדה המקומית שתחום הבקשה נמצא בתחומה. (ה)לעניין החלטה בבקשה לפי סעיף זה, סמכויות הגורם המאשר יהיו נתונות לרשות הרישוי או לוועדה, לפי העניין, ויחולו על ההחלטה הוראות סעיף 26ה(ב) ו-(ג). (ו)מנהל הרשות או עובד הרשות שמינה לעניין זה, יוזמן לדיון בבקשה לפי סעיף זה, ויהיה רשאי להביע את עמדת הרשות בנוגע לבקשה. תוקף האישור לפי סעיף 26ה 26ו1. (א)תוקפו של אישור בהליך מהיר הוא שלוש שנים מיום שניתן. (ב) לא הוחל בעבודה בתוך שנה מיום מתן האישור, בטל האישור, אך רשאי הגורם המאשר, לפי שיקול דעתו, ולפי בקשת המבקש, לחדשו. אישור או תיאום עם הרשות המקומית לשם קיום תנאי באישור 26ו2. קבע הגורם המאשר בהחלטתו תנאי ולפיו נדרש אישור או תיאום עם הרשות המקומית או מי מטעמה, תאגיד עירוני או תאגיד מים וביוב (בסעיף זה, הרשות המקומית), יחולו הוראות אלה: (א)פנה המבקש לרשות המקומית, תשיב הרשות המקומית לפניית המבקש בתוך 30 ימים ממועד שהתקבלה פניית המבקש, (ב)השיבה הרשות המקומית כי נדרשות השלמות מצד המבקש, תשיב הרשות המקומית למבקש בתוך 15 ימים מיום שהוגשו לה ההשלמות שנדרשו. (ג)לא השיבה הרשות המקומית למבקש בהתאם למועד לפי סעיף קטן (א) או (ב), יראו כאילו קוים התנאי שנקבע בהחלטת הגורם המאשר. עכשיו, רק לגבי זה, יש לנו עוד תיקון מוצע לסעיף הזה. ברישא, שמתייחסת לתנאי שיכול להידרש לתיאום עם הרשות המקומית או מי מטעמה, תאגיד עירוני או תאגיד מים וביוב, אנחנו מבקשים להוריד את המילים "תאגיד מים וביוב", ולשנות את הנוסח בהתאם.

26ו2. זה הסעיף שאני ביקשתי? 26ו2, להוריד את המילים "תאגיד מים וביוב". הפוך.

מאחר שאנחנו לא מאפשרים בסעיף הקודם של קבלת ההחלטה וקביעת התנאים, אנחנו לא מאפשרים לקבוע צורך באישור תיאום או היוועצות עם גורם שהוא לא הרשות המקומית.

זה סעיף שמדבר על הפרוצדורה של הרשות המקומית להתעסק עם אותם אישורים שנקבעו. ולכן, תאגיד המים הוא לא הרשות המקומית. תאגיד המים הוא תאגיד המים. אז מאחר שהוא בעל מתקן תשתית בפני עצמו, ואי אפשר לקבוע תנאי שצריך תיאום או היוועצות איתו לשלב הביצוע, אז לא צריך גם לכלול אותו כאן, בסעיף שמדבר על הפרוצדורה.

בעצם יש פה שני הסדרים משלימים, תקן אותי אם אני טועה. אחד נוגע בעצם לבעלי מתקני תשתיות שאמרנו, שהתיאומים נעשים איתם בשני שלבים. בשלב המקדמי לבקשה ולאחר הבקשה יש לו אפשרות להגיש הערות. ולכן, הוספנו את הסעיף שלפיו לאחר השלב הזה, אי אפשר לדרוש בצעם ממנו כתנאי לאישור הבקשה עוד תיאומים נוספים.

אנחנו מורידים אותו מפה, כי זה הסעיף שמסדיר את כל הנושא של איך יתבצעו התיאומים הנוספים, אם נדרשו, שכמובן, כפי שאמרתי, לא נכללים כאן אם לא ניתן לבקש מהם תיאומים נוספים.

אני רק אומר שאין מניעה שחלק מהדברים שהמהנדס יכול לקבוע תנאים בהחלטה, הוא כן יכול לקבוע תנאים לעניין מניעת פגיעה בתשתית.

מה שתאגיד המים רצה להגיד, המהנדס יכול להכניס בהחלטה כתנאים, אבל הוא לא יכול לשלוח אותו לעוד פעם עוד אישור עם גופים אחרים. בסדר. כבוד יושב הראש, אנחנו מתאמים, אין בעיה. עושים הכל, מעבירים תוכניות מתוקנות, נפגשים עם מי שצריך, מעבירים את ההעברות. אבל, זה לא נגמר. והפרוצדורה הזו, הפינג-פונג מול הרשות המקומית, גם פה, אין לו סיום. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו סיימנו את התיאום ההנדסי - - - תגידי את זה. בעצם, ההליך שאתה מתאר, ויתקנו אותי הגורמים המקצועיים אם אני טועה קיים גם היום. שבעצם נדרשים כל מיני תנאים, ואחר כך נדרשים תיאומים נוספים, ואז יש לכם הליכים של פינג-פונג עם כל מיני גורמים, לרבות הרשויות המקומיות. הסעיף הזה לא מבטל את הצורך בתהליכים עם הרשויות המקומיות, אבל הוא בא לסייע לכם בצורה הזאת, שהוא בעצם תוחם את הזמנים. זה אומר שאם פניתם, ורשות צריכה להגיב בזמן קצוב, ואם היא לא מגיבה, גם יש לכם איזושהי ברירת מחדל, שלפיה אתם יכולים להתקדם, ואתם לא צריכים לחכות לאישור שלהם. אבל טל, זה לא מסייע לתהליך. כלומר, הפינג-פונג נמשך ונמשך.

לא לפנות לרשות? אתה רוצה להיכנס לקרקע וזהו? אני רוצה להכניס את אדוני רגע - - - זה קוצב אותו בזמן וזה מה שאמרתי. להליך עצמו. אבל, המועדים לא מסיימים את ההליך. בסופו של דבר,

אתה תחכה, אתה תחכה שאנחנו נאשר לך שאתה סיימת לתאם. אתה תשב ואתה תחכה שאנחנו נאשר לך.

אני כבר גמרתי את התיאום ההנדסי, אין לי מה להוסיף יותר, אבל אני צריך לשבת ולחכות. אני והקבלן שלי יושיבם ומחכים לנייר.

זה לא שטויות, זה החיים. יושבים ומחכים לנייר. אני שוב אומר, אי אפשר להגיע להסכמות ואחרי זה לפתוח אותן בדיון.

חבר'ה, מה אני יכול לעשות? יש בירוקרטיה במדינה, ואני לא יכול לבטל אותה בחוק. לא, מה זאת אומרת. אני הייתי רוצה להציע. אבל, זה מסיים את העניין. לא, זה רק נותן מועדים.

אבל זה אומר, אם עכשיו אתה, הוא נתן לך "ריג'קטים", תיקנת והגשת.

לא החזיר לך תשובה תוך 15 יום, הסתיים.

אנחנו בודקים, נחזור אליך. לא, הוא יכול לאשר או לא לאשר. יש כאן מנגנון אישור שבשתיקה. מה אתה רוצה? לא הבנתי. אתה רוצה לקבוע את הכללים? לא, אני רוצה להציע.

שהרשות תחתום - - - אדוני, אני רוצה שיהיה לי כלי עבודה.

מה ההצעה הקונקרטית?

שאני סיימתי - - - ההצעה הקונקרטית, לא הבעיה. מה ההצעה הקונקרטית? כשאני מסיים את התיאום ההנדסי, ואני יודע מתי אני מסיים את התיאום ההנדסי, אני יכול להתקדם, אלא אם כן אמרו לי אחרת. אלא אם כן לא עצרו אותי. אני יודע מתי אני מסיים. האחריות היא שלי. אני לא אעשה משהו מבלי שתיאמתי עד הסוף. אני לא אעשה משהו. רגע, אתה לא סומך על המהנדס, אבל עליך צריך לסמוך. מה זאת אומרת? אני לא סומך על המהנדס של הרשות המקומית - - - אבל עליך צריך לסמוך שאתה עשית את מה שצריך. אני לא סומך על הפוליטיקה. יש כאן מנגנון של אישור שבשתיקה.

קיבלתם מנגנון ייחודי. מה עוד רוצים? זה אישור שבשתיקה. אתה מתקדם ואתה יכול לעבוד. לא עונים?

אם אנחנו לא ענינו. טוב, רבותיי, תקשיב טוב למה שאני אומר לך. אתה פתאום באת, ואני כועס על החלוקה. ישבתם איתם על הכל, באתם עם עורך דין כדי שמה? שיתחיל את הכל מאפס? אתה לא קנית את הרשויות המקומיות. הסברתי לך. יש תמיד בירוקרטיה כזאת. גם להם יש זכות החלטה על מה שקורה בתחום העיר. ומספיק עם זה. זה הכל. מה העניין הזה? לא הבנתי. אתה לא מבין את הזה.

בגלל שאתה צריך להכניס צינור גז, קנית את הרשות? קנית את מהנדס העיר? את ראש הרשו? בחייך, מספיק עם זה. איזה מן בקשות אלה, אני לא מבין את זה. יש גבול גם לבקשות, בחייכם.

תעשו לכם פה , תחמו לכם את הזמן, אם המהנדס בא עם משהו לא נכון, תגידו ערר על זה. מה אתם רוצים? מה קורה שבאים, סתם בן אדם שבונה בית, והוועדה לא זה, הוא מגיש ערר. זה תהליך קיים. אתם לא יכולים להתחמק מהתהליך הזה. מה אתם רוצים? אני לא מבין את זה.

מה העניין הזה?

בגלל שהולכים, יש בעיות בחיבורי הגז, אז באו ועשו חוק אחר כדי להקל עליכם, נכון, יכולות להיות עוד בעיות, אני לא אומר שלא. אולי בעוד שנה נשב לתיקון החוק על הבעיות החדשות.

אתה לא יכול לבקש עכשיו שהרשות תיעלם מהמפה רק בגלל שאתה צריך לחבר איזה חיבור גז או להעביר צינור.

אתה היחיד שמעביר צינור במדינה הזאת? מה אתם רוצים? אני לא מבין את זה. לבוא ולהגיד, אני לא מאמין לרשות, הם יתנו לי סתם תשובות. אבל, זה חל על כל משרדי הממשלה.

אזרח פונה, יכולים לענות לו "בקשתך בטיפול",

אז יש תשובה. ברור שיש גם דברים כאלה. מה אתם רוצים?

אפשר להמשיך להקריא? לא נספיק. נספיק.

אנחנו ממשיכים להקריא. בבקשה. מפת עדות 26ז. עם סיום ביצוע העבודות לפי הבקשה לאישור בהליך מהיר, יגיש בעל רישיון החלוקה מפת עדות כפי שנקבע לפי סעיף 261(ד)(4) לחוק התכנון והבנייה לכל אלה: (1)למהנדס הוועדה, ובוועדה מקומית לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבנייה, גם למהנדס הרשות המקומית שבתחומה הוקם מיתקן הגז, (2)לרשות הארצית לכבאות והצלה, (3)לרשות הגז הטבעי. (ב)על גבי מפת העדות יסומנו המגבלות שיחולו בשל מיקומו של מיתקן הגז כפי שבוצע. אופן הגשת בקשה והעברתה, ואופן מסירת הודעה או החלטה 26ז1. (א)בקשה תוגש בכתב, באופן דיגיטלי, והעברת בקשה לפי הוראות סעיף 26ו תיעשה באופן דיגיטלי, הודעה או החלטה של גורם מאשר או גורם שהחליט בבקשה בהתאם להוראות סעיף 26ו יימסרו באופן דיגיטלי. (ב)מנהל מינהל התכנון, בהסכמת מנהל רשות הגז הטבעי,

אם ראה צורך בכך, לפרסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון הודעה בדבר האופן הדיגיטלי שבו יש להגיש בקשה, להעביר בקשה לפי הוראות סעיף 26ו או למסור הודעה והחלטה כאמור בסעיף קטן (א); פורסמו הנחיות בהתאם להוראות סעיף קטן זה, יוגשו או יימסרו המסמכים כאמור בהתאם להנחיות שפורסמו. טפסים 26ח. מנהל מינהל התכנון, בהסכמת מנהל רשות הגז הטבעי,

אם ראה בכך צורך, לפרסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון טפסים לעניין יישום סעיפים 26ב עד 26ח, הכוללים את פרטי המידע לפי סעיפים 26ב1, 26ג ו־26ד, ופרטים אלה בלבד, פורסמו טפסים בהתאם להוראות סעיף קטן זה, יוגשו המסמכים כאמור בהתאם לטפסים שפורסמו."; (2א)בסעיף 28 לחוק משק הגז הטבעי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד1)נפגעו על ידי אישור בקשה בהליך מהיר לפי סעיפים 26א עד 26ח, מקרקעין שמיתקן הגז נמצא בהם או מקרקעין הגובלים עמם, יחולו הוראות סעיף קטן (ב),

במקום "יום תחילתה של התכנית" יבוא "יום אישור הבקשה בידי הגורם המאשר"."; (3)בסעיף 38, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), המועצה רשאית לקבוע אמות מידה או הוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל משווק לצרכן ביתי לתת לצרכן, לרבות לגבי העניינים האלה: (1)דרכי התקשרות עם הצרכן, (2)האופן והתדירות של משלוח החשבונות, (3)אופן גביית התשלומים בעבור העוסק בשיווק גז טבעי ובעבור בעלי רישיונות הולכה וחלוקה, לרבות גבייה בשיעורים וסדרי הגבייה והתשלום, (4)שיעורי הריבית או הפרשי ההצמדה והריבית שישולמו על איחור בתשלומים, (5)המקרים והתנאים שבהם רשאי העוסק בשיווק גז טבעי להפסיק או לצמצם את אספקת הגז לצרכן, (6)אופן ותדירות מתן האפשרות לצרכן לעבור ממשווק למשווק, (7)דרכי טיפול בפניות ובתלונות הצרכן לרבות כללים בדבר תיעוד ודיווח. (ב2) נוסף על האמור בסעיף 66, אמות מידה או הוראות שייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. (ב3)לעניין סעיף קטן (ב1), "משווק לצרכן ביתי" עוסק בשיווק, אף אם לא נקבעה לגביו חובת רישיון לפי סעיף 5, המשווק גז טבעי לאחד מהצרכנים האלה: (1) צרכן הרוכש גז לשימוש ביתי, (2) צרכן הנמצא בשכונת מגורים שהצריכה המרבית במיתקני הגז המשמשים אותו אינה עולה על 16 מטרים מעוקבים של גז טבעי לשעה." (3א)בסעיף 40 לחוק משק הגז הטבעי, אחרי "בעל רישיון" יבוא "או משווק לצרכן ביתי כהגדרתו בסעיף 38(ב3)". (4)בסעיף 49 לחוק משק הגז הטבעי,

במקום "בתכנית עבודה, או" יבוא "בתוכנית עבודה", אחרי "לפי סעיף 26" יבוא "או אושר מיקומו של מיתקן גז בהליך מהיר לפי סעיף 26ב" ובמקום "למקרקעין שבתחום התוכנית או המפרט" יבוא "למקרקעין שבתחום התוכנית, המפרט או תחום הבקשה"; (4א)אחרי סעיף 50 יבוא: הודעה לבעל מיתקן תשתית 50א. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 50, לא ייכנס בעל רישיון למקרקעין בהם קיים מיתקן תשתית כהגדרתו בסעיף 26א בכוונה לעשות שימוש בסמכויות לפי סעיף 49, אלא לאחר שמסר לבעל מיתקן התשתית הודעה על הכוונה לעשות כן, ועל העיתוי המתוכנן לכך, וחלפו 15 ימים מיום מסירת ההודעה, (ב)נציג מטעם בעל מיתקן התשתית כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להיות נוכח במהלך ביצוע פעולות לפי סעיף 49. (ג)ביצוע פעולות לפי סעיף 49 לא יותנה באישור או הרשאה של בעל מיתקן תשתית כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם נקבע כאמור בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה שהיא תכנית מפורטת או תכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, בתכנית עבודה, באישור רשות הרישוי לפי סעיף 26, בהחלטה לאישור בקשה בהליך מהיר לפי סעיף 26ה או מכוח סמכות מפורשת הנתונה לו לפי חיקוק. פה יש לי איזה חידוד נוסח רק שאנחנו נרצה להתייחס אליו.

במקום "ומכוח סמכות מפורשת הנתונה לו לפי חיקוק" אנחנו רוצים להעביר את הנוסח ולכתוב "ומכוח סמכות מפורשת הנתונה לבעל מתקן תשתית לפי חיקוק". גם לנו יש הערה פה, אז מתי שיתאפשר, אני אשמח. כן, כן.

אפשר להגיד? לפני נושא החיקוק - - - אז תמשיכו להקריא, בבקשה. תקריאו רגע. תחזרו אחרי זה,

(5)בסעיף 77(א) לחוק משק הגז הטבעי, ברישה,

"בעל רישיון" יבוא "או משווק לצרכן ביתי"; (1)בסעיף קטן (א),

אחרי "בעל רישיון" יבוא "או משווק לצרכן ביתי", בפסקה (10) במקום "סעיף 38" יבוא "סעיף 38(א) ו-(ב)" ואחרי פסקה (17) יבוא: "(18) פעל בניגוד לאמות המידה או להוראות שקבעה המועצה, בעניינים המנויים בסעיף 38(ב1)."; (3)בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ו"משווק לצרכן ביתי" כהגדרתו בסעיף 38(ב3)"; (6)בסעיף 105 לחוק משק הגז הטבעי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) השר, בהסכמת שר הפנים,

לשנות את התוספות הראשונה והשנייה, ואולם שינוי התקן כאמור בפרט 2(ב) לתוספת הראשונה אינו טעון הסכמת שר הפנים."; (7)אחרי סעיף 106 לחוק משק הגז הטבעי יבוא: "תוספת ראשונה (סעיף 26ג(א)) מידע ומסמכים שיש לכלול בבקשה לאישור בהליך מהיר (1)תשריט בקנה מידה של 1:500, שייערך על גבי מפת מדידה שנערכה ונחתמה בידי מודד בעל רישיון לפי פקודת המדידות‏, והמעודכנת לשנה שלפני מועד הגשת הבקשה, שבו סומנו על גבי המפה כל אלה, באופן שמאפשר קריאה של כל אחד מהם בנפרד או יחד עם האחרים: רצועת השטח המיועדת להנחת צינור גז תת־קרקעי שהוא חלק מרשת החלוקה, המתווה של הרצועה ורוחבה, ופירוט המגבלות שיחולו עליה, מיקום מיתקני נקודת המעבר, ייעודי הקרקע והגבלות הנוגעות לשימושי הקרקע, בהתאם לכל התוכניות המאושרות לפי חוק התכנון והבנייה החלות בתחום הבקשה, כל מיתקני התשתית וכל מיתקני הגז הנמצאים בתחום הבקשה, לרבות מיתקנים כאמור שטרם הוקמו אך אושרו בתוכנית לפי חוק התכנון והבנייה, והמגבלות החלות בשלהם, שטח לעבודות זמניות הנלוות לעבודות הקמת מיתקן הגז לפי הבקשה לאישור בהליך מהיר, אם המגיש מבקש לכלול באישור הוראות לעניין שטח כאמור, לרבות שטח לעירום עפר, שטח אחסנה ודרך גישה זמנית אליו, אזור נטול מקורות הצתה סביב מיתקנים הכוללים נישוב, אם נדרש, לעניין זה, "מקורות הצתה" ו"נישוב" כהגדרתם בתקנות לפי סעיף 25(טו); (2)נספח בינוי ותיאום תשתיות, חתום בידי מתכנן מיתקן הגז,

לנושאים אלה: תנוחה של מיתקן הגז המתוכנן על גבי מפת המדידה כאמור בפרט 1 לתוספת, לרבות סימון מיקום מיתקני תשתית קיימים ומתוכננים, פירוט התכנון המוצע של מיתקן הגז, לרבות הלחצים המתוכננים, עומק ההטמנה וחציות עיליות ותת־קרקעיות של מיתקני תשתית אחרים, והכול בהתייחס גם לתיאור פני שטח, למיתקני תשתית שכנים ומיתקני גז שכנים, תת־קרקעיים ועיליים,

וכן לקווי בניין בהתאם לתקן ישראלי ת"י 5664, חלק 3‏; פרטי תכנון נקודתיים נדרשים, ובכלל זה פרטי החציה והשילוט, שטח לעבודות זמניות,

כאמור בפרט 1(ה) לתוספת, (3)מפרט שאושר לפי סעיף 24, למיתקן הגז שלגביו מבוקש האישור בהליך מהיר, (4)המידע או ההתייחסות שהעבירו בעלי מיתקני תשתית, בהתאם לסעיף 26ב1, אם הועברו, או העתק הפנייה לבעל מיתקן התשתית, אם לא קיבל בעל רישיון החלוקה מידע או התייחסות כאמור. תוספת שנייה (סעיפים 26ב1 ו-26ד(ב)) הודעות לבעל מיתקן תשתית ולבעל מקרקעין במסגרת הליך מהיר (1) בפנייה לבעל מיתקן תשתית לפי הוראות סעיף 26ב1, יציין בעל רישיון החלוקה כי באפשרות בעל תשתית למסור לו את המידע בדבר מיתקן תשתית שבתחום הבקשה ואת התייחסותו לבקשה בתוך 15 ימים מיום שנמסרה לו הפנייה, בעל רישיון חלוקה יצרף לפנייתו כאמור תשריט בהתאם להוראות פרט (1)(א) לתוספת הראשונה ובנוסף, את תיאור המיתקן המבוקש, ובכלל זה מאפייני הצינור ולחץ הצינור המבוקש. (2) (א)בהודעה לבעל מיתקן תשתית לפי הוראות סעיף 26ד(ב), יציין המבקש כי באפשרות בעל מיתקן תשתית או בעל המקרקעין להגיש את הערותיו לבקשה למהנדס הוועדה או למתכנן המחוז שאליו הוגשה הבקשה, לפי העניין, עם העתק למבקש, בתוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה,

כי יראו בעל מיתקן תשתית או בעל מקרקעין שלא הגישו הערות כאמור כאילו הסכימו לבקשה, בהתאם להוראות סעיף 26ד(ג); המבקש יצרף להודעתו כאמור את הבקשה, ובכלל זאת את מסמכי הבקשה המנויים בפרטים (1) ו-(2) לתוספת הראשונה. (ב)(1)הודעה לבעל מקרקעין לפי סעיף 26ד(ב) תימסר או תישלח לבעל המקרקעין לפי מענו הידוע, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, או אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל המקרקעין לצורך משלוח הודעה לפי סעיף קטן זה, המבקש יצרף לבקשה את אישור המסירה כאמור או ראיה אחרת המעידה על קיום הוראת סעיף קטן זה, (2)לא ידוע למבקש מענו של בעל המקרקעין כאמור ולא הצליח להשיגו במאמץ סביר, יצהיר, בתצהיר חתום ומאומת, כי מענו של בעל המקרקעין אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר להשיגו, יפרסם הודעה על גבי שלט במקום בולט בסמיכות לחלקת בעל המקרקעין וכן באתר האינטרנט של המבקש, בהודעה כאמור יפורטו עיקרי הבקשה לאישור בהליך מהיר, תחום הבקשה, דרכי העיון בבקשה ובכללן אפשרות קבלת הבקשה באופן דיגיטלי, וכן האפשרות של בעל המקרקעין בתחום הבקשה לשלוח את הערותיו לבקשה למהנדס הוועדה או למתכנן המחוז, שאליו הוגשה הבקשה,

עם העתק למבקש, בתוך 21 ימים ממועד הפרסום. פרסם המבקש פרסום כאמור בפרט משנה (ב), יעביר למהנדס הוועדה או למתכנן המחוז שאליו הוגשה הבקשה, אסמכתא לפרסום וכן את התצהיר כאמור בפרט משנה (א).". עכשיו, יש לנו פה תיקונים. תיקון חוק התכנון והבניה 17א. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, (1)בסעיף 12ז(3), במקום "לפי סעיפים 28(ב), (ג) ו-(ד)" יבוא "לפי סעיפים 28(ב),

(ד) ו-(ד1)"; (2)בסעיף 261(ד)(2), במקום "או תכנית עבודה שאושרה לפי סעיפים 25 או 25א לחוק משק הגז הטבעי" יבוא "תכנית עבודה שאושרה לפי סעיפים 25 או 25א לחוק משק הגז הטבעי או בקשה שאושרה בהליך מהיר לפי סעיפים 26ב עד 26ח לחוק משק הגז הטבעי. הוראת שעה, תיקון חוק תאגידי מים וביוב 17א1. החל מיום תחילתו של חוק זה ועד יום ז' בסיוון התשפ"ח (1 ביוני 2028) יקראו את סעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב,

כך שבהגדרה "פעילות נוספת", בסופה יבוא: "(7) ביצוע עבודות להקמת תשתית גז טבעי עבור בעל רישיון לחלוקת גז טבעי, לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002." תחילה לעניין תיקון חוק משק הגז הטבעי 17ב. תחילתם של סעיפים 26א עד 26ח לחוק משק הגז הטבעי, כנוסחם בסעיף 17 לחוק זה, ביום ט"ו באלול התשפ"ג (1 בספטמבר 2023). אוקיי, תודה רבה. עכשיו נשמע הערות. בבקשה. תודה, אדוני. שתי הערות. לגבי תיקון ל-50א סעיף קטן (ג). לאחר שכבר עברנו את הרשות המקומית, ותיאמנו וקיבלנו אישור וכו' וכו, כשאנחנו מגיעים לשלב של ביצוע עבודות, אז לפחות שם שנוכל לעבוד מבלי לתאם מחדש ולחכות לאישורים נוספים. ולכן, הבקשה שלנו,

היא לאחר התיבה "בעל מיתקן תשתית כאמור בסעיף קטן (א)", להוסיף או רשות מקומית. כלומר, לצרף גם את הרשות המקומית יחד עם בעל מתקן תשתית. זה סעיף שפה נמצא? כן, אדוני. סעיף קטן (ג). 50א(ג).

כמו שלא צריך לתאם עוד פעם עם בעל מתקן תשתית, גם מול הרשות המקומית, שעברנו מולה את כל התהליך, גם מולה לא צריך לתאם אישור. הרשות המקומית היא בעלת הקרקע. איפה אנחנו? סיימנו? לא, רגע, רגע, שנייה רגע. מה קורה על חברות כלכליות, אמרתי לכם, זה שכתוב בחוק, אמרתם שהם יכולים להגיש בקשות, זה לא אומר כלום, כי זה משרד הפנים לא יגיד להם, זה לא בתחום העיסוקים שלכם. לפי התקנון או אני לא יודע מה. צריך שזה יהיה כתוב גם כן. שגם חברות, חוץ מתאגידי מים, גם חברות כלכליות עירוניות, יוכלו לבצע דברים כאלה. יש מישהו מהרשויות המקומיות שיכול להסביר למה זה כן נכלל בפקודה? לומדים את זה.

אלא אם כן מרכז השלטון המקומי מסכים, כי זה ביקש ממני ביבס. אנחנו שנייה בודקים את ההצעה החדשה לגמרי. לא,

למיטב הבנתי, ואני רק אענה - - - לא, אתם לא משרד הפנים.

מה שאני אומר זה שהנושא הזה עלה בדיונים - - - יבוא הממונה על המחוז, מנכ"ל משרד הפנים,

היועץ המשפטי של משרד הפנים ויגיד לכם שזה לא לפי התקנון. התקנון אומר שאתם צריכים לעבוד בתחום הרשות המקומית בעניינים שקשורים ללא יודע מה, לדברים שכתובים בתקנון. אדוני שואל על החברות הכלכליות או - - - על חברות כלכליות. לא תאגידי מים.

נראה לי שיש פה איזו אי הבנה. רגע, בואו נעשה סדר, שנייה. בעניין החברות הכלכליות - - - מה שיושב הראש שואל זה האם צריך לעשות תיקון מפורש שיגיד שגם החברות הכלכליות יכולות. אז פה דנו. אז להבנתנו, אין צורך בתיקון מפורש לעניין זה.

ובפקודת העיריות. אם אתם, המרכז לשלטון האזורי מסכים, אז לי גם אין בעיה. זו עמדתנו. כי יושב הראש שלכם ביקש ממני את זה. אבל, אם יש פתרון חוקי, אז אני לא צריך להכניס את זה. בעצם,

מה שאתם אומרים זה שהמצב החוקי הקיים מאפשר את הפעילות של החברות הכלכליות בהקמת רשת חלוקה.

עכשיו סיימנו - - - אין מניעה חוקית.

הכוונה היא שהוא לא מונע. מינהל התכנון.

רק כדי להבין את הסוגייה, אני מתנצלת, חברה כלכלית - - - בסדר, אתם יכולים, רבותיי.

אם אתם תראו, תבדקו את זה עם היועצת המשפטית שלנו, שאתם צריכים לעשות איזשהו תיקון, אתם תשבו על הנוסח ותעשו את זה. אני לא צריך להיות בזה. תבדקו את עצמכם, בסדר?

זה דבר ראשון. לא יודע מה כתוב בתקנונים וזה. אני חושב שההערה שלהם לעניין השצ"פים הקטנים, יש לה איזשהו היגיון. תשקול את זה עוד פעם. כי אם באמת מדובר בשצ"פ ממש קטן, וצריכים להתחיל לעשות עיקופים רק בגלל שבחוק לא מאפשרים להם את זה, אז יש בעיה. אדוני, ברוב השצ"פים יש כבר אפשרות להעביר תשתית. איפה שאין.

איפה שאין זה כי יש סיבה מיוחדת. יש מקום רגיש, ואפשר להגיש בקשה בהליך רגיל, זה מקרה חריג. לא תהיה סיבה מיוחדת. אולי נכתבו איזה משהו שקשור לזה במובן הזה. אפשר לבדוק, זאת אומרת, אני יכול לחשוב על הצעה שצריך לבחון אותה, שלעניין שצ"פים נוריד את אותה מגבלה, אבל תהיה סמכות בהחלטה שהמהנדס, אם יש חשש לפגיעה בתפקוד השצ"פ, יהיה שיקול להגיד לו שהוא לא יעבור.

עדיין יהיה אפשרי, אלא אם כן המהנדס אוסר. זה נראה לי. לא, לא, רגע, רגע.

עוד פעם, אני לא בטוח שאני הבנתי.

מה זה מפריע לך? זה באמת לא צריך להפריע לרשות הגז.

גם כן יש לך עניין של חברות הגז.

אני לא רוצה - - - או שאני טועה. שצ"פ קטן הוא יוכל לדחות את כל - - - לא, לא. לעניין,

אני רוצה להבין את זה. אם הבקשה היא בתחום שצ"פ,

הוא יגיד להם, אני בשצ"פ, אני לא מאשר לכם וזהו,

זהו, אבל שיהיה ברור - - - פה אין להם זכות ערעור. ששיקול הדעת הוא רק על השצ"פ ולא על כל התוכנית.

לא בגלל שצ"פ של, רגע,

אני רוצה רגע, אני לא רוצה שיהיה מצב שבגלל שצ"פ כלשהו, הוא יוכל להעיף את כל התוכנית החוצה. לא, לא. לא, אז רגע, אני רוצה להבין מה אומרים פה. מה זה להעיף את כל התוכנית? מגיעה אליו, הוא מקבל בקשה,

אז אני מעדיף את הנוסח כמו שהוא. לא, אבל זה לא יעבוד כך.

אני רוצה להבין.

המשמעות היא כזאת הוא מקבל בקשה, הבקשה יש בה מעבר בשצ"פ.

נניח שהשצ"פ יהיה פחות מעשרה דונם, ואין הוראה בתוכנית שאומרת שאפשר להעביר תשתית תת-קרקעית. אנחנו נאפשר לאשר את הבקשה בשצ"פ הזה.

למהנדס תהיה סמכות בהחלטה לעניין השצ"פים, אם אין חשש של פגיעה בתשתיות. עוד פעם, רק לשצ"פ. רגע, ואז אין פגיעה בתפקוד השצ"פ.

ברור שהמהנדס, התשובה של המהנדס תהיה אחת משתיים. או שהוא יגיד שהוא לא מסכים בשצ"פ הזה והוא דוחה את הבקשה. וזה בסדר, זכותו לדחות. או שהוא יגיד, אתה יכול לתקן. תקן, תעקוף את השצ"פ. השאלה אם אי אפשר להגיד משהו אחר. ועל זה לא ניתן לערור. לא, ודאי שניתן. רגע, רגע, שנייה, רק ברשותכם. השאלה אם אי אפשר להגיד משהו אחר. לא, צריך להיות כתוב שאין ערר על זה. לא, רגע, רגע, רגע.

יש ערר על דחיית בקשה.

לא דחיית בקשה, בשצ"פ.

רגע, אנחנו בורחים שנייה. אני רוצה רגע להציע משהו ותגידו אם זה מקובל. מה ההצעה? השאלה אם אפשר לאפשר

או לגורם, מה זה שזה לא יהיה, לאשר גם בשצ"פ שלא יעלה על זה לשיקול דעתו. בלי קשר לכל הבקשה.

לא, אבל זה לא מה שנאמר, איך שאני הבנתי. אז ננסח את זה באופן הזה - - - המהנדס לא יכול להגיד לך - - - לא, אני לא רוצה שבגלל שצ"פ, הוא יוכל להגיד, כל הבקשה לא נכנסת בגדר התנאים לתוכנית. את זה אני לא רוצה. אני אומר,

אני אומר שאם הגענו לשצ"פ שלא נכנס כרגע בנוסח הזה, אז הדבר הקטן הנוסף, שני אלה שיישארו כמו שהם,

השצ"פ שלא נמצא פה, המהנדס, יש לו שיקול דעת להכליל את זה ולא. הוא, לשיקול דעתו הבלעדי.

הוא לא יכול להגיד שרק בגלל השצ"פ הוא לא יכול לדון בתוכנית.

זה כמו שתגיד שהוא מגיש תוכנית של עשרה ק"מ, ועשרה מטר ממנה עוברת בשטח למגורים. התשובה של המהנדס תהיה, אני דוחה את הבקשה.

אני מאשר את הבקשה ובלבד שתעשה כך וכך. כי הוא יכול, אסור לו. התנאים שלו שהוא יכול לקבוע זה רק לעניין אופן ביצוע העבודות. המשמעות היא דחיית הבקשה. או להגיד, במהלך 30 הימים, תגיש מתוקן לא במגורים, אז גם יהיה תגיש מתוקן לא בשצ"פ. זה ברור שהמשמעות היא דחיית הבקשה.

בסדר. שלא יהיה מצב, שיגידו למהנדס - - - רגע, רגע.

שלא יגידו למהנדס, אתה לא יכול לדחות.

אני מציע, רשות הגז, אני מציע, לדעתי, אפשר להגיע לנוסח מוסכם. תשבו על זה אחר כך, מה שתגיעו. אני רק אומר שאם לא הגענו לנוסח מוסכם, רק ברשותך, אז זה יהיה הנוסח. שלא יהיה מצב שרק בשביל נצטרך עוד פעם לפתוח את התהליך. לא, לא.

אם אתם צריכים להציע נוסח עכשיו, אז תסבירו לי מה הנוסח, כי אני,

אבל אני רק אומר שלי חשוב, אם לא הגענו להסכמות, אנחנו חוזרים לנוסח הזה ולא חוזרים עוד פעם.

אני מציע רגע עקרון שננסה לנסח אותו כמה שיותר מדויק, ושבעיני הוא נותן מענה. איזה סעיף אנחנו מתקנים? לעניין המעבר בייעוד שצ"פ. שזה בעצם 26ב(3)(ב). אני, עוד פעם - - - אחר כך.

נבין אם אנחנו נקבע את זה כשיקול ב-26ה, שמדבר על השיקולים בהחלטה או שנדבר על זה בייעודים.

אם זה לא נמצא בייעודים, להבנתי,

אי אפשר להגיש בקשה.

אז אני אומר, הכוונה היא כזאת, אחד משתיים - או שנקבע ברשימת הייעודים שטח ציבורי פתוח. ואז בשיקולי ההחלטה נקבע לעניין שטח ציבורי פתוח, חשש לפגיעה בתפקוד השצ"פ כשיקול שלגביו אפשר לקבל החלטה. או, שברשימת הייעודים נקבע שצ"פ ככל שהשתכנע המהנדס או לפי שיקול דעת המהנדס לעניין פגיעה בשצ"פ. כן, אבל בכל מקרה נדרש תיקון ב26ב להבנתי. ודאי.

לא, הרעיון כאן זה לפשט.

להוריד את העשרה דונם, להוריד את ההפניה לתוכנית אחרת, ופשוט להגיד שטח ציבורי פתוח, אם אין חשש לפגיעה. אנחנו מסכימים עם דרור לגבי,

שלוש אפשרויות לגבי ייעוד השצ"פ. שתי האפשרויות הראשונות שדיברנו עליהן מקודם, ואפשרות שלישית,

לא, לא, לא. זה לא מה שאמרתי. לא יהיו שלושה תנאים שונים ומשונים שהולכים לסבך את החקיקה. למה אתה אוהב כל פעם לסבך את זה?

שטח ציבורי פתוח, ובלבד שהמהנדס - - - עכשיו שלוש אפשרויות. לא, ההשתכנע זה רק למה שהתווסף. לא, לא, לא. אנחנו לא נפצל עכשיו. זה מסבך וזה מסרבל, וזה יהיה קשה. אם רוצים - - - אתה רואה מה אתה עושה? לא, לא, אז עזבו. אני רוצה להישאר עם מה שיש. אני לא רוצה לשנות.

עצור רגע. עצור שנייה. זה ברור שגם עכשיו יש לו שיקול דעת - - - עם כל הכבוד, יש עניין בטענה הזאת. אז תנסחו את זה בצורה כזו שנמצא פתרון לעניין הזה. זה הכל. בסדר? ואתה, אל תנפח את זה יותר. אנחנו לא מנפחים. הטענה נכונה במובן מסוים, רק צריך להגיע להסכמה עם מינהל התכנון ועם רשות הגז, ואל תנפחו לי את זה יותר ממה שזה צריך להיות.

תודה אדוני, אפשר לחזור? מה עוד רצית? יש לי עוד ישיבה.

כן, כן. מקסימום נקבע ישיבה ל-14:30, אין בעיה.

אם יש בעיה עם זה, אז נקבע. 50א(ג), בדיוק דרור רוצה כבר להשיב. ביקשנו, אחרי שגמרנו את כל התיאומים מול הרשות המקומית, קיבלנו תנאים, הבאנו אישורים - - - אולי אתה גם רוצה שהרשות תעשה לך את החיבור בעצמה, על חשבון הזה.

כשהגעתי כבר לבצע - - - לא יודע, אולי זה מה שאתם רוצים.

אז כמו שאני לא צריך לעשות שוב תיאומים מול בעל תשתית, שלא נצטרך לעשות שוב תיאומים מול הרשות המקומית. אין דבר כזה.

בעל תשתית, תקשיב, בעל תשתית, יש היגיון. כיוון שהוא יכול לעכב אותך עד מחר בגלל שהוא לא הביא לך בדיוק איפה התשתית עוברת. רשות מקומית, זה השטח שלה, ואתה כן תעשה איתה תיאומים גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה. אוקיי? ובזה נגמר הסיפור. לא יודע, כל הזמן אנחנו חוזרים לאותו טיעון, כאילו הם נהיו בעל הבית על השטח של הרשות. הם רק נכנסים לטה ומעבירים קו.

אז מה לא תיאומים? איזה תיאומים? התיאום היחיד כרגע שנותנים לכם פה, זה החזרת המצב לקדמותו כמו שצריך. אם צריך תיאום לזה אז תעשו את התיאום הזה. שלא נבוא פעמיים מול הרשות המקומית. פעם אחת בלבד.

כי אם יש בעיה - - - אחרי שפתרנו את הבעיות. אז מה זה תיאומים? אתה תמיד צריך לדבר עם המהנדס, עם איש השטח שלהם. מה אתם רוצים? שלא ידברו איתכם? להיפך. אדוני יושב הראש, בוא נבין. היינו בתהליך מסודר של בקשה לאישור מהיר. שלחו אותנו לתיאומים עם רשות התמרור ועם כל הגופים בתוך הרשות המקומית.

לא. אתה צריך להבין. עם הרשות המקומית, זה דבר שהוא נעשה תוך כדי, במסגרת העבודות הם רשאים לשלוח משיהו שיראה מה אתה עושה. הם רשאים כל מיני דברים.

אני לא רוצה להיכנס לזה. זה בלוח העבודה מול הרשות מול האנשים שלה. זה לא נקרא תיאום. זה נקרא עבודה ביחד. סליחה, זה לא הסעיף. הסעיף בא ואומר שאנחנו צריכים עכשיו לבקש עוד פעם אישור של הרשות המקומית.

זה לא הסעיף של התיאום. אנחנו מדברים על סעיף אחר.

שהם רוצים שכשאנחנו נכנסים לעבודה אחרי שקיבלנו את כל האישורים, שוב פעם יתנו את זה באישור של הרשות המקומית. על זה הסעיף מדבר. אתה יכול להסביר רק על איזה, איפה אתה רואה את האישור? על איזה סעיף אתה מדבר? 50א(ג) אומר ביצוע פעולות לפי סעיף 49 לא יותנה באישור או הרשאה של בעל מיתקן תשתית.

בסדר. או רשות מקומית. כבר קיבלנו אישור שלה.

אבל אתה אמרת לפני רגע שאנחנו קבענו פה חובת אישור נוספת של הרשות המקומית. תפנה אותי למקום המדויק, כי אני לא רואה את זה פה בסעיף רק. במסגרת אישור הבקשה, זה הוויכוח שהיה עכשיו, יכול המהנדס לדרוש אישור של הוועדה המקומית, אישור של הרשות המקומית. זה סיימנו. אושרה הבקשה. אוקיי, אבל אני שואלת, אתם אמרתם שבסעיף 50א(ג), אז רק אני רוצה להבהיר. אתם לא טוענים שהוספנו פה חובת אישור עם הרשות המקומית, כפי שאמרתם, אתם טוענים שלא בעצם כתבנו באופן מפורש - - - שלא צריך. שלא ניתן - - - אפשרתם להתנות באישור נוסף. זה הניסוח המדויק. רגע, תנו לי לסיים.

תנו לי לסיים, ואז. אני פשוט רוצה להבהיר כי מה שאמרתם, להבנתי,

אתם אמרתם שנדרש אישור נוסף של הרשות המקומית לפי 50א(ג). לפי הבנתי את הסעיף, לא נדרש פה, בסעיף הזה לא נקבעת חובה של אישור נוסף מהרשות המקומית. נקבע בעצם שלא ניתן לדרוש מבעל מתקן תשתית תיאום נוסף, וזאת כיוון שיש לנו בעצם שתי אפשרויות לעשות תיאומים איתו, והתיאום צריך להיעשות עד לשלב של מתן האישור של הבקשה. ואנחנו לא רוצים שתהיה פרשנות בהסדר שלילי לגבי הרשות המקומית. ומה שאנחנו מבקשים - - - אבל זה לא הסדר שלילי, זה פשוט לא נקבע לגבי הרשות, זה נקבע רק לעניין בעל תשתית. וזאת הבקשה שלנו להוסיף גם את הרשות המקומית, כמו בעל תשתית. אז רק בבקשה לדייק ולא להגיד דברים שלא כתובים בסעיף. זה לא מה שנאמר, אבל לא משנה.

סליחה, אנחנו נשיב רגע, שנייה אחת. ענת הדני, מייצגת פה את פורום 15. מה שאם אני מבינה, שחברי מבקש לעשות, זה לבטל את ההודעה, כשאתה נכנס למקרקעין, לבטל את ההודעה מראש. לא לבטל את ההודעה. מה זאת אומרת? סליחה רגע, אם אתה מבקש להכניס את הרשות המקומית יחד עם בעל מתקן ב-50א, אז זו המשמעות של זה. למה זו המשמעות של זה? אז תסביר את המשמעות שאתה מבקש. יש פה נוסח.

נוסח מאוד פשוט של (ג) - ביצוע פעולות לפי סעיף 49 לא יותנה באישור או הרשאה של בעל מיתקן תשתית. אנחנו מבקשים לא יותנה באישור והרשאה גם של הרשות המקומית. זה הכל. זה הכל. אלא אם כן, זה נקבע בתוכנית, בחיקוק. אבל זה נקבע. את זה אנחנו לא גורעים. לא, לא.

נטע, עוד תיקון נוסח. ב50א(ג) צריך להוסיף את 26ו, אחרי ה'. אחרי 26ה צריך להיות גם 26ו. טוב, בסדר. הרשות המקומית, בכל מקרה אתם צריכים לדבר איתה. נו, עזוב. אני לא יכול לסלק אותם מהעניין הזה. אין מצב.

החשמל, זה השטח בתחומה.

ויש לה מה להגיד. מה זה הדבר הזה. עכשיו, אני מציע דבר כזה. תראו, הרי, כל הפחדים שלהם לאור העבר, זה דבר שאני מבין אותו. גם הרשויות לא היו בסדר בהרבה מאוד עניינים,

מה שאני מציע, זה החוק הזה הולך לקראת, לא לקראתכם, כי זה לקראת הציבור. הציבור צריך את זה. בצורה די הוגנת ודי טובה, ועם כל התיקונים עשינו לחוק ההסדרים, כפי שהוגש, אז זה טוב מאוד. ברור שזה לא מכסה את הכל, וברור שיהיו עוד בעיות. מה שאני מציע, זה שעוד שנה, עוד שנה מתחילת החוק, אנחנו נקיים עוד ישיבה, ואז תעלו אם יש עוד בעיות או בעיות במימוש של העניין הזה,

נתקן עוד פעם. אין שום בעיה. אנחנו באותו, יש לנו אינטרס משותף לקדם את העניין הזה. לכולנו.

מבחינת העבודה שלכם, זו העבודה שקיבלתם ואתם מרוויחים על זה כסף, זה בסדר גמור מבחינתי.

מבחינת הציבור, נחבר גז למפעלים וכל מה שצריך,

לא נוכל לפתור עכשיו את כל הפחדים שלכם.

אנחנו סומכים שהרשות צריכה לפעול בצורה תקינה ולא לעשות לכם סתם בעיות.

אי אפשר לבוא ולהגיד לרשות עכשיו לזוז הצידה. זה שטח שנמצא בתחומה. זה שטח שהיא אחראית עליו, ואין מה לעשות.

גם חברות, תאגיד מים למשל, מה אתם חושבים? שהעירייה לא מסתכלת מה היא עושה? היא לא צריכה לקבל אישורים על כל מה שצריך? גם כאן, אבל הם יודעים להסתדר איתם. זה כל העניין. תלמדו להסתדר איתם גם. אם אתם לא, קשה לכם ברשות מסוימת, לכן הכנסתי את הסעיף שגם תאגיד מים שכבר קשור לעירייה, וזאת העבודה שלו לעשות תשתית, אתם לא חייבים לקחת אותם, דרך אגב. אתם יכולים לקחת איזו חברה שאתם רוצים.

הרבה יותר קל, אם הצעת המחיר שהם נתנו היא הצעה מצוינת, הרבה יותר קל לקחת אותם. ולא חברה אחרת. הרי, אתם לא מבצעים בפועל, נכון? אתם נותנים לאחרים לבצע. אז זה הכל. בהערה קטנה של נוסח בלבד, בסעיף 50א(ג), יש שם הפניה לתהליכי האישורים לפי סעיף 26ה. צריך להוסיף גם את 26ו, כי זה הליך האישור המהיר בשלב - - - אתה יכול לחזור על זה,

סעיף 50א, סעיף קטן (ג). יש שם אישורים, הוספתם, יש שם אישורים לפי סעיף 26ה, וצריך להוסיף גם את 26ו, שזה הליך האישור בהעברה לבקשה נוספת. בוא נראה. עניין משפטי, בואו נראה. אנחנו נשנה את זה. אם אפשר להעיר לעניין, אני חושב שההערה שלהם לעניין 50א, יש בה טעם - - - איזה נושא? הנושא של - - - האישור הנוסף של הרשות המקומית. החשש שלהם, שלאור ההתייחסות ב50א לבעל תשתית, יובן מזה שהרשות המקומית יכולה לקבל שם מעמד להכניס הערות בשלב ההודעה על הכניסה. אנחנו עשינו כאן הסדר, שבסך הכל מאפשר לרשות המקומית להכניס מה שהיא רוצה, תוך כדי תנועה, במהלך הבקשה. אז אתה חושב, אז תתקן את זה. אם אתה חשוב, אז אין לי בעיה. לא, אני אומר, ברגע שהם קיבלו - - - מבחינתי,

מבחינתי אתה לא בעל הבית,

מבחינת תכנון וכל ההליכים האלה, מבחינתי אתה המוביל. אם אתה חשוב שיש משהו בזה, תקן את זה. אין לי בעיה.

שמבחינת הרשויות המקומיות, הן לא קשורות לתכנון אלא יותר התנהלות מוניציפלית. יחד עם זה, יחד עם זה, אי אפשר לזרוק את הרשות לגמרי.

בסוף, בעל רישיון בא לאישור, והיה צ'אנס לרשות המקומית להיכנס, היא לא אמרה שום דבר, המהנדס לא קבע שום תנאי, אף אחד לא קבע שום דבר, ועכשיו כשהוא בא להיכנס והוא מרגיש שהוא סיים,

איזו עוד הערה? איזו עוד הערה?

סיימנו?

על הניסוח. מתי אפשר לחזור, יושב הראש, עם שני התיקונים? 14:30. 100%. בסדר. היום נגמור את זה. היום נסיים את זה.

איזו הערה עוד? רק לעניין העברת הנוסח,

למה לא הבאתם אותו לדיונים הראשונים? אני הייתי מאחורי הקלעים. אנחנו נשב עם דרור. לא, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על הערת הנוסח ל-(ג) של אישור בקשה בהליך מהיר, שזה צריך להיות גם סעיף 26ה וגם סעיף 26ו, מבחינתי זה בסדר. זה יסתדר כי אנחנו נגדיר אישור בקשה בתיקוני הנוסח. אישור הבקשה יהיה לפי אחד משני הסעיפים. אני מסכימה עם זה. מצוין. תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:18 ונתחדשה בשעה 15:28.) אני פותח שוב את הישיבה בנושא של הגז.